אנחנו פותחים את דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), הכנה לקריאה שנייה ושלישית. המציאות הזו של נגיף הקורונה, ומה שאנחנו רואים כיום כשגרת קורונה כבר, מאתגרת ענפים רבים, ביניהם גם את מוסדות התכנון בארץ. הגבלות על התכנסויות השפיעו גם על היקף הפעילות של מערכת התכנון. נכון להיום, המגבלה העיקרית היא המגבלה על מספר המשתתפים המרבי בישיבה בחדר ישיבות. מדוח שהוכן לקראת הדיון הזה על ידי הממ"מ, עולה שבתקופת משבר הקורונה הראשונה התקיימו פחות ממחצית ממספר הדיונים שהתקיימו בתקופה המקבילה אשתקד. גם בדיונים במוסדות המחוזיים הייתה ירידה, וגם באישור תוכניות. ברור לכולנו שמאוד חשוב לתכנן, זה העתיד של כולנו ואנחנו צריכים כל הזמן לתכנן כדי שאנחנו נוכל להתקדם, אבל כיוון שמדובר בהליך שבו שיתוף הציבור הוא מאוד חשוב, וחשוב לתת מקום ראוי להביע התנגדויות, וגם עררים הם חלק מהותי מהליך התכנון, אז ברור המתח המובנה בהצעת החוק הזו. אנחנו כאן היום על מנת למצוא את הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו נוכל לאפשר להמשיך את התפקוד של מוסדות התכנון גם בתקופת המשבר, וגם לדאוג שהנושא של שיתוף הציבור והשקיפות של ההליכים לא יפגעו. זאת המטרה שלנו כאן, תודה לכל מי שהגיע לכאן פיזית. אנחנו נתחיל אתך, היועץ המשפטי לוועדה, תומר רוזנר.

בוקר טוב לכולם. הצעת החוק שמונחת בפניכם כוללת שלושה חלקים. החלק הראשון שלה מתייחס לתקופה שבה המנגנון להחלת שני ההסדרים האחרים, הכרזה של השר אני לא אכנס לפרטים, אני רק נותן עכשיו את המבנה. החלק השני נוגע לאפשרות להאריך או להקפיא תקופות ומועדים שנקבעו בחוק, או לפי החוק, כדי לאפשר במצבים שיש בהם מגבלות חמורות להקפיא את מניין התקופות שנקבעו בחוק, או להאריך אותן. החלק השלישי, כפי שגברתי רמזה, עוסק בהיוועדות חזותית, לאפשר למוסדות התכנון לקיים ישיבות בהיוועדות חזותית. ההסדר שמוצע כאן הוא הסדר כללי לכל הדיונים של מוסדות התכנון, והסדרים פרטניים מיוחדים לדיונים שעוסקים בהתנגדויות ובעררים. אני אתייחס תחילה באופן כללי להסדרים שמדובר בהם בכל אחד מהנושאים, וכמובן שאנחנו נשמע את נציגי הממשלה אחר כך בפירוט רב. אבל לפני שאני אתייחס, אני רק אומר שמקורה של הצעת החוק בתזכיר שפרסמה הממשלה לפני כחודשיים. גם לקראת הקריאה הראשונה הוא עבר שינויים משמעותיים, וגם בעת ההכנה לקריאה שנייה ושלישית בעבודת ההכנה שאנחנו עשינו יחד עם נציגי הממשלה לוועדה הזו נעשו שינויים משמעותיים מהגרסה שאושרה בכנסת בקריאה ראשונה. קודם כל רציתי גם להודות לנציגי הממשלה על שיתוף הפעולה הפורה. הגענו להצעות מוסכמות בפני הוועדה לגבי שינויים בנוסח ברוב כמעט מוחלט של העניינים שעלו על הפרק. בחלק קטן מהדברים יש עדיין מחלוקת בינינו לבין נציגי הממשלה, שכמובן הוועדה תצטרך להחליט לגביהם. הנוסח שמונח בפניכם כולל את השינויים השונים בעקוב אחר שינויים, שתוכלו לעקוב אחרי השינויים לעומת הגרסה בקריאה ראשונה. החלק הראשון, כפי שאמרתי, עוסק בהכרזה על תקופת החירום. הצעתנו היא לקשור בין ההסדר פה בחוק הספציפי הזה לבין חוק המסגרת. כלומר, לתלות את ההפעלה של החוק הזה במצב שבו יש הכרזה של הממשלה לפי חוק המסגרת שנידון בשעות אלה, כידוע לכם, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, וחקיקתו עתידה להסתיים בקרוב. ההיגיון של הדבר הזה הוא לאפשר למנגנון המיוחד הזה שיש כאן, גם בנושא של תקופות ומועדים וגם בנושא של היוועדות חזותית לפעול רק במצב שבו יש הכרזה כללית של הממשלה על מצב שמצדיק את זה. אבל ההסדר שמוצע כאן לא מסתפק בהכרזה הזאת,

שהשר שר הפנים במקרה הזה יפעיל את שיקול דעתו, גם אם יש הכרזה של הממשלה, יבדוק את הצורך בהפעלת המנגנונים שיינתנו לו במסגרת החוק, ויביא צו לתקופות שבהן יחולו ההסדרים המיוחדים לאישור ועדת הפנים של הכנסת. זה בגדול ההסדר לגבי החלק הראשון. החלק השני, לגבי תקופות ומועדים, מאפשר לשר בצו באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה, לקבוע הסדרים מיוחדים שיחולו בתקופת החירום,

גם לגבי מועדים שנקצבו בחוק, גם למועדים שנקצבו בחיקוקים שהם מכוח החוק, גם בתקנות, גם בתוכניות, וגם בהחלטות של מוסדות התכנון, שהן החלטות פרטניות בדרך כלל. החוק מאפשר לשר לקבוע הסדרים גם לגבי הארכת המועדים השונים.

אם יש מועד שנקוב בחוק שבו אפשר להגיש התנגדות במועד של 60 ימים, יוכל השר לקבוע שבעקבות כך שהיה סגר כללי, או שמשרדי מוסדות התכנון היו סגורים ולא ניתן היה לעיין בתוכניות שלגביהן צריך להגיש התנגדות, יוכל לקבוע שבמקום 60 יום, יקראו 90 יום,

או 80 יום, כמובן, לפי הנסיבות

אני אציין שבמקור, ההצעה הממשלתית כללה הסדרים מאוד קשיחים לגבי הנושא של הארכת מועדים. היא קבעה שורה של מועדים, מועדים מאוד ספציפיים שניתן להאריך אותם. כך למשל לגבי ההתנגדות, נקבע שבמקום 60 יום, יבוא תמיד 75 ימים. אנחנו הצבענו בפני נציגי הממשלה על כך שמכיוון שקיימת אי-וודאות מאוד גדולה בעניין הזה של הארכת המועדים, רצוי לתת יותר גמישות, מצד אחד, אבל מצד שני להפעיל על כך פיקוח פרלמנטרי. זה תלוי בנסיבות הספציפיות של אותו מועד שמדובר בו ושל אותה תקופה שלגביה מתייחסים. לכן ההצעה שמונחת בפניכם כוללת הסדר שמאפשר לשר בצו לקבוע את המועדים ולקבוע מועדים שונים. נותנים לשר גמישות מאוד רבה, עם הפיקוח הפרלמנטרי בעניין הזה. החלק השני של אותו הסדר נוגע להקפאת מועדים, זאת אומרת, בדומה למה שנעשה בתקנות שעת החירום בתקופת הגל הראשון של הקורונה,

מאפשרים לשר לקבוע בצו שפרק זמן מסוים שהוא יקבע שוב, באישור ועדת הפנים לא יבוא במניין תקופות שנקבעו בחוק. שוב, אני חוזר לדוגמה של התנגדות, אבל אפשר לדבר על עוד שורה ארוכה של מועדים. למשל, מועד להגשת ערר הוא 45 יום, או 30 יום, יוכל השר לקבוע שפרק הזמן שבין 1 באוגוסט ל-8 באוגוסט לא יבוא במניין התקופה הזו כי בתקופה הזו היה סגר כללי, או שמישהו שהיה באזור מוגבל, או יש איזושהי סיבה אחרת שמצדיקה את ההקפאה הזו. גם כאן מדובר בהקפאה של מועדים שנקבעו בחוקים או בהחלטות של מוסדות התכנון

ומאפשרת לשר גמישות גם בעניין הזה לקבוע מועדים שונים. כמובן, כשנגיע לפרטים, יש פרטים יותר מדויקים בתוך ההצעות, אני רק נותן לכם את זה מלמעלה, ממעוף הציפור, כדי שתכנסו לעניין של מה יש פה בהצעה. החלק השני של ההצעה,

עוסק בנושא של היוועדות חזותית. מוסדות התכנון מורכבים ממוסדות קולגיאליים, שמורכבים מנציגים רבים.

שלושה סוגים של מוסדות תכנון. יש לנו את מוסדות התכנון המקומיים, שברובם מורכבים מנבחרי ציבור. הם מועצת הרשות המקומית או ועדת משנה של הרשות המקומית, מה שבדרך כלל זה ועדת משנה. מועצת העיריה או מועצת המועצה המקומית משמשים גם כוועדת התכנון המקומית. נבחרי הציבור משקפים את כל חברי הוועדה, הם נבחרי ציבור,

במקרים חריגים של ועדות שנקראות ועדות מרחביות שכוללות כמה ישובים, אז רוב הנציגים הם נבחרי ציבור ויש מעט ממונים מבחוץ. זה סוג אחד של מוסדות תכנון שמרכיבים בעיקר את הוועדות המקומיות. הוועדות המחוזיות והארציות מהסוגים השונים מורכבים מארבעה סוגים של נציגים נציגים מקצועיים שהם מטעם הממשלה, נציגים מקצועיים מקרב הציבור, נבחרי ציבור, ראשי רשויות בדרך כלל, ראשי רשויות מקומיות, ונציגי ציבור מקרב ארגוני הסביבה, מקרב גורמים של האקדמיה ומקרב גורמים נוספים. הוועדה היא ועדה מעורבת. גודלן של הוועדות האלה בדרך כלל הוא גודל יחסית גדול, הוא נע בין 18 ל-30 וכמה חברים. במועצה הארצית למשל יש 36 חברים, גוף גדול יחסית, אבל הם גופים הטרוגניים, הם לאו דווקא גופים שהם בעלי אופי אחיד. הסוג השלישי של הגופים שלגביהם מתייחסים הוא ועדות הערר. ועדות הערר הן ועדות שחלקן נחשבות מוסדות תכנון וחלקן לא, אבל זה פחות חשוב לענייננו. ועדות הערר בדרך כלל מורכבות משלושה עד חמישה חברים שבדרך כלל מתמנים. הם עובדים מקצועיים, מתמנים מקרב הציבור. המטרה שלהם היא לשמש גוף ביקורת מנהלי, או גוף תכנוני נוסף, או גוף מעין שיפוטי לטיפול בעררים מסוגים שונים, הן בנושאים התכנוניים עצמם, הן בנושאים הכספיים. זה הסוג השלישי של המוסדות.

יש לנו פה שורה ארוכה של מוסדות שהאופי שלהם הוא מאוד שונה. בשונה מהדיון שדנו לגביו אתמול על מועצות הרשויות המקומיות, שהן תמיד גופים פוליטיים של נבחרי ציבור, כאן חלק מהגופים הם גופים של נבחרי ציבור וחלק מהגופים הם גופים פחות של נבחרי ציבור, אלא גופים יותר מקצועיים והטרוגניים. לגבי כל גופי התכנון הללו, מוצע הסדר כאן שמאפשר למוסדות התכנון להחליט על קיום היוועדות חזותית במקרה שהמגבלות של מצב החירום או תקופת החירום

נדגיש שלאור חוות הדעת שקיבלנו לגבי המועצות של רשויות מקומיות, נכון למצב היום, התכנסויות של עד 50 אנשים לצורך פעולה של מוסד תכנון תחשב כהתכנסות מותרת, ולכן היא חייבת להתקיים בצורה פיזית. במצב שבו לא תהיה אפשרות כזו, מתאפשרת היוועדות חזותית. נקבעו כאן הוראות שמסדירות את נושא ההיוועדות החזותית בין לגבי חברי מוסד התכנון או היועצים שלו, ובין לגבי מוזמנים אחרים. ההסדרים אני לא אפרט אותם, נגיע אליהם, כמובן, בפרטים. ההסדרים הנוספים נוגעים להסדרים מיוחדים שמתייחסים כפי שגברתי גם אמרה, שדיונים שהם מובהקים של שיתוף הציבור, דיונים של התנגדויות, נקבע הסדר מיוחד שנועד להבטיח את האפשרות של שמיעת המתנגדים. ההסדר השלישי נוגע לוועדות הערר השונות, שגם לגביו, גופים שהם יחסית בעלי אופי מעין שיפוטי בחלקם, נקבע הסדר מיוחד שמאפשר שמיעה נאותה של הצדדים והבטחת זכות הטיעון שלהם בפני מוסדות התכנון. ההסדרים המיוחדים האלה באים לאזן בין הרצון לאפשר קיום הדיונים במצבים שיש חשיבות לדיונים האלה מצד אחד; ומצד שני רצון להבטיח שהזכויות של המתנגדים או של העוררים או המשיבים לעררים לא יפגעו מעל המידה הנדרשת בעקבות העובדה שמדובר בהיוועדות חזותית. הנחת המוצא בנושא של היוועדות חזותית, כפי שגם הוזכר בדיון שהיה אתמול בנושא של מועצות ורשויות מקומיות, היא שדיון באמצעות היוועדות חזותית הוא דיון שהוא פחות איכותי,

מדיון שמתקיים באופן בלתי אמצעי. ההנחה היא שהאינטראקציה בין המשתתפים היא פחות טובה, יחד עם זאת, שעדיין זה דיון שבהחלט מאפשר דיון נאות שלא פוגע במהות במידה כזאת שלא מצדיק את המניעה שלו. זאת אומרת, אפשר לאפשר דיונים בהיוועדות חזותית, אבל צריך גם להבטיח שזה יהיה במקרים המתאימים, וגם שישמרו זכויות הצדדים השונים שמשתתפים בדיונים. אלה ההסדרים שמוצעים בהצעת החוק. כפי שאתם יכולים לראות בנוסח יש הרבה שינויים מהנוסח הממשלתי. כשנגיע לפרטים, נסביר כל דבר. כפי שאמרתי, רוב הדברים מוסכמים, חלקם הקטן פחות. דבר חשוב שרציתי לומר בהקשר הכללי הוא שמן הסתם עשויה להיות השפעה מאוד משמעותית של חוק המסגרת כפי שהוא יגובש בסופו של דבר במסגרת דיוני ועדת החוקה על ההסדר שמוצע כאן, גם באופן ישיר,

לגבי ההכרזה עצמה וגם לגבי הפרטים לגבי סמכויות הממשלה, שיכול להיות שיחפפו את הסמכויות שיש כאן, וצריך לחשוב איך היחס בין הסמכויות שיש שם לסמכויות שיש כאן.

כיוון שהדיון בהצעת חוק המסגרת עומד להסתיים כנראה במהלך השבוע הקרוב - - כן, אולי עוד היום. - - אנחנו ממליצים לחכות מעט עם ההצעה הזאת את מספר הימים,

לא מדובר בתקופה ארוכה ולראות איך הדברים מתגבשים שם לפני שמסיימים כאן את הדיון. כמובן שאפשר לקיים את הדיון ולא לחכות עם הדיון הזה. אפשר לקיים אותו, אבל אנחנו ממליצים לא לסיים את הדיון - - - על מנת שנוכל לדייק, אם יש התאמות שנצטרך לאור החוק הגדול.

עד כאן דבריי, אני מתנצל על אורכם. מה שאני מציעה, שאנחנו נעשה סבב קצר חברי כנסת, אם רוצים להתייחס, ואחרי זה נעבור לאורחים כאן. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. אני בהמשך. בהמשך? בסדר. שאלה אחת, כשאנחנו מדברים על תכנון, אנחנו מדברים גם כן על הריסה? הריסות, כשיש צווים. כל מוסד תכנון. כל מוסד תכנון. אז אני אתייחס להסתייגות להקפיא בתקופת החירום את ההריסות, לחכות עד שמצב החירום הזה - - - תומר, יש פה התייחסות לנושא של התכנון לא כולל הריסות, אנחנו לא מדברים פה על צווי הריסה? מוסד תכנון דן בכל נושא, מצו הריסה, דרך היתר בנייה ועד תוכנית. אז כל החלטה של ועדת תכנון תהיה בהיוועדות חזותית. זה לא שיש החלטה בוועדה על הריסה כזו או אחרת. החלטות על הריסות. לפעמים יש החלטות בוועדה. לא, יש אולי סימון של מבנים שהם לא חוקיים, אבל אנחנו לא פועלים, אין לנו איזו החלטה אופרטיבית שעכשיו אנחנו נהרס כזה או אחר. אבל ההמלצות הן שלכם, נכון? מוסד תכנון יכול להחליט בתוכנית, למשל, לסמן תוכנית להריסה. אבל זה לא צו.

צו בסוף מוציא המהנדס או ממונה על ה - - - אנחנו לא מוציאים צווי הריסה. אבל הוא לא יכול להמציא צו לפני שהוא מקבל את הסימון שלכם. עד שהתוכנית שכוללת הריסה עוברת.

ממש לא.

אם יש בנייה בלתי חוקית שהיא מעבר לתוכנית ויש הרבה כאלה שם זה מצב שלא קשור לתוכנית.

אבל יש החלטות של ועדה מקומית למשל, שמחליטים לאשר בקשה בכפוף להריסה.

יכול להיות כזה דבר, בדרך כלל זה ממש - - - זה חלק מתוך וועדה.

זה לא ממש - - - זה בהחלט יכול להיות נפוץ.

אבל זה לא צו ההריסה. זה לא צו ההריסה שמהנדס העיר שלח. לגבי שאלתה של חברת הכנסת סונדוס סאלח, החלק של היוועדות חזותית הוא פחות רלוונטי לנושא של צווי הריסה. יחד עם זאת, החלק של הארכות מועדים ותקופות, והקפאת תקופות בהחלט יכול להיות רלוונטי. אני אתן דוגמה, למשל, מועד שאנחנו חושבים שלא הוארך בתקופת החירום שהייתה בגל הראשון, וגם אולי לא יהיה נכון להאריך אותה בתקופה שתבוא, צו הריסה מנהלי ניתן לתת בתוך שישה חודשים מעת בניית מבנה בלתי חוקי.

לפי ההסדר המוצע כאן, השר יוכל להאריך את המועד הזה, או להקפיא מועדים שבתקופה כך שמועדים מסוימים לא יבואו במניין התקופות לגבי צווי הריסה. אבל זה לא מוסדר כאן, זה יוסדר בתקנון שיבוא לאישור הוועדה, לכשיבוא, אם יבוא. אבל במקרה כזה בהחלט יכול להיות מצב ששר הפנים יבקש להאריך את המועדים שקשורים לצווי הריסה. אוקיי. יש לנו את חבר הכנסת רן בן ברק ב"זום". בוקר טוב. יש לנו אותו?

בוקר טוב. זה היום האחרון שאני בבידוד, אז בפעם הבאה אנחנו כבר נהיה ביחד.

מחכים לך כאן. אין לי הערות מיוחדות, רק צריך לראות שהחוק הגדול, חוק הקורונה הגדול, לא דורס את היכולת של אנשים לבוא בצורה פיזית ולשטוח את טענותיהם, מפני שההיוועדות דרך אמצעים דיגיטליים היא מאוד מאוד בעייתית במקרה שבן אדם רוצה להסביר למה הוא עשה כך ולמה הוא עשה אחרת. לכן צריך לראות שזה אמנם לא מתנגש עם החוק, אבל שאנחנו לא יותר מחמירים מהחוק בעניין הזה. יש חשיבות גדולה מאוד לדיונים שנוכחים בהם, אני רואה שהחוק לוקח את זה בחשבון ומבין את זה. צריך לראות שזה מתקיים ושיש פיקוח פרלמנטרי על החלטות השר. בסדר גמור, תודה רבה. אנחנו נעשה סבב עם הנוכחים, ואחרי זה אנחנו נשמע עוד כמה שנמצאים ב"זום" ונתכנס לעבור על החוק עצמו, תוך כדי שמיעת הערות שיש לכל הנוכחים,

ואם נמצאים כאן. נתחיל אתך, דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון. את עומדת בראש הגוף המרכזי ביותר בארץ בנושא של התכנון, ואני הייתי שמחה לשמוע ממך לגבי מה תמונת המצב היום מבחינת התקדמות התכנון, באיזה קשיים אתם נתקלים, ועד כמה החוק הזה אמור לתקן את מה שהיום אתם מתקשים בו. תודה. קודם כל, אני נמצאת כאן יחד עם תדמור, שהיא היועצת המשפטית שלנו,

המשנה שלה, ורותי שמנהלת את אגף רגולציה. החוק הזה הוא קריטי להמשך תפקודם של מוסדות התכנון. אנחנו חייבים בתור הקטר של המדינה להמשיך ולקדם תכניות מצד אחד, ומצד שני לשמור על בריאות הציבור, בריאות חברי הוועדה, וכמובן, מי שמגיע לדיונים שלנו. מינהל התכנון

כהלכה למעשה, רואה חשיבות מאוד גדולה בשמיעה של הציבור, בשקיפות שלו, בשמיעת התנגדויות.

שעמדה בראש ועדות מחוזיות, ההליך של ההתנגדויות הוא הליך דרמטי, וחשוב לשמוע את אנשים. אבל מה שקרה היום, שהוא לא מצב רגיל כשהתחלנו את משבר הקורונה, עוד לא היינו ערוכים לזה, אבל במהלך הזמן הזה התרגלנו לעבוד עם "הזום" והפכנו להיות מומחי "זום",

ויש בו גם יתרונות. קודם כל אנשים מפחדים להגיע בעצמם, מפחדים להגיע לדיון. האפשרות של "הזום" נותנת גם למי שנמצא בבידוד כמו חבר הכנסת רם בן ברק, או חברים אחרים שנמצאים אצלנו בוועדות להיות נוכחים בדיון, ונוכחים באופן מלא. "הזום" מאפשר לנו היום לשתף יותר אנשים. זה בא לידי ביטוי בפועל כשיש לנו למשל 36 חברי מועצה ארצית, ומגיעים גם כל ממלאי המקום שלהם כי זה ב"זום", והם יכולים להשתתף באופן ראוי וברור. אנחנו מאוד מקפידים לתת לכולם את הזכות להישמע כמו שצריך, כולל אם זה בשלב ההתנגדויות. כיום ההתנגדויות זה רק וולונטרי,

רק מי שמסכים, אנחנו מקיימים את הדיונים בהתנגדויות, ולכן הגענו רק ל-40% ממה שאנחנו רגילים להגיע בחיי היום-יום ללא קורונה. אנחנו גם משדרים את זה תוך כדי. פיתחנו גם את האפשרות לשדר את זה אונליין ל"יוטיוב". עולים לפעמים מאות אנשים, אנחנו מגיעים לדיונים של 200 ו-300 איש, שבמצב רגיל זה לא היה קורה, בגלל שזה אפשרי ב"זום". אז כל הדיונים החיצוניים פתוחים לציבור הרחב, אנחנו מפרסמים יחד עם הסדר-יום את הקישור ל"זום", וכל מי שרוצה, יכול לעלות. מעבר לאנשים שמאוד חשוב לנו לשמוע אותם אני אומרת שוב, זו לא דרך לדלג על שמיעת התנגדויות, חשוב לנו מאוד לשמוע את האנשים. צריך להגיד שאנחנו נמצאים היום בתוכניות עבודה של ממשלת ישראל. אנחנו אמורים לאשר את המטרו, אמורים לאשר תחבורה ציבורית, רכבות קלות, יחידות דיור. היום היעד של מדינת ישראל הוא לאשר 120,000 יחידות דיור בשנה, אנחנו עומדים כרגע על 35,000. זה מזעזע, וזה בגלל שאנחנו לא יכולים לקיים דיונים ראויים בהתנגדויות. אנחנו לא יכולים היום להזמין את האנשים כמו שצריך ובאופן בטוח לכולם ולשמוע אותם, ולכן הדיונים האלה נעצרו. מדובר גם על תוכניות קטנות, של האיש הקטן, שהגיש את ההרחבה לבניין שלו, או למשהו שהוא שירות לציבור הכללי. גם אותם אנחנו לא יכולים לקיים היום בגלל שאין לנו את האפשרות הזו של "הזום". שוב אני אומרת, אם היום רואים את הפתרונות, אני מעדיפה לראות אנשים פנים אל פנים, זה קשה,

מאוד מאתגר גם אותנו, אנחנו לא רואים את הלבן בעיניים של האנשים, ואנשים מדברים בדרך כלל מדם לבם בדיונים האלה; ועדיין בתקופת חירום כזו זה דרמטי. אנחנו לא נוכל לעמוד בשום תוכנית עבודה, אפילו לא בחצי ממנה, אם לא תהיה לנו את האפשרות להיוועדות החזותית. אגיד גם שהנושא של הקפאת המועדים הוא מתוך חשיבה מאוד ברורה והבנה שצריך לתת לאנשים לאפשר להגיש התנגדות. אם אנחנו במצב שאי אפשר להגיש התנגדות או אי אפשר להגיש ערר, אנחנו מקפיאים את המועד כדי לאפשר להם להגיש את זה כמו שצריך. זה לא מס שפתיים, זה חלק מהתהליך של מוסדות התכנון ואנחנו מאוד מקפידים על זה. הגענו ל-40% בג'אגלינג שהוא בלתי אפשרי לפעמים, לקיים דיון אחד על שלושה אולמות ענק, ואנשים יוצאים ונכנסים, זה אירוע שהוא בלתי סביר. היום אנחנו מקיימים אולי רבע מהדיונים שאנחנו יכולים לקיים. יש לנו גם ועדות מחוזיות שהאולמות שם הרבה יותר קטנים. במינהל התכנון נכון להיום יש לנו חדר אחד מאוד גדול, אבל בוועדות המחוזיות החדרים הם מוגבלים. אנחנו מכניסים חברים לחדרים נפרדים כדי שיעלו ב"זום", כדי שמי שרוצה להיכנס, יכנס פיזית. זוהי אופרציה שהיא מאוד מאוד מאתגרת, אבל האפשרות הזו של היוועדות חזותית היא דרמטית, ואני אומרת היום באמת בלב שלם שהיא נכונה, והיא ראויה, והיא יכולה לאפשר לכולם להישמע באופן מלא.

לא כמו כשעומדים פנים אל פנים, אני לא אומרת שזה אותו דבר, אבל בהינתן הקורונה, ובהינתן זה שאנחנו רוצים לשמור גם על חברי הוועדה, על הבריאות שלהם היה לי דיון בולנת"ע בשבוע שעבר בהתנגדויות. חצי מהחברים, שישה אנשים,

שישה אנשים היו ב"זום", והיה חשוב לתת לכולם באותה מידה גם להשתתף בדיון החיצוני וגם להיות חלק מההחלטה. אני חושבת שיעידו המתנגדים שהגיעו שזה היה דיון מלא ולכולם ניתנה ההזדמנות להביע את עמדתם ללא חשש. כי אנשים מפחדים להגיע, הם לא עומדים בתורים אחד אחרי השני שם בכניסה לבניין עם המסכות ועם החום, וכן מתקרבים, ולא מתקרבים. בנפש חפצה אנחנו שומעים את זה, ובכל הסבלנות שנדרשת. לפעמים הדיונים לוקחים קצת יותר זמן כי זה ב"זום", אבל אני חושבת שהתוצאה היא באמת חשובה בעניין הזה. חבר הכנסת משה ארבל. בוקר טוב, אני רציתי לדעת, למיטב ידיעתי, כיום, עוד לפני העברת החוק מתבצעות ישיבות, בכל אופן אני יודע על ועדות ערר לתכנון ובנייה, ב"זום". בהסכמה, אך ורק בהסכמה. שזה אומר? בתנאי שהמתנגדים או העוררים מסכימים לקיים את זה ב"זום". זאת אומרת שפונים לכל הצדדים?

פונים לכולם. אני רק צריכה להגיד שזה ממש מכעיס, כי מי שמתנגד זה לא האיש הקטן, אלא אלה טובי עורכי הדין, עם המשרדים הכי גדולים, להם מאוד קשה לעלות ב"זום". והם אלה שמעכבים לנו את התהליכים באופן מאוד ברור אין להם עניין שיהיה דיון בתוכנית. אלה המשרדים שאומרים אנחנו לא מוכנים לבוא ב"זום". חבר הכנסת איתן גינזבורג, אתה רוצה בשלב זה להגיד משהו? בסדר. גברת זילבר, כשדיברת על רבע מהדיונים, אני מבין שאת מדברת על דיונים של התנגדויות ועררים כנראה. אבל מרבית הדיונים, שהם דיונים רגילים דיונים בהפקדות שם הדין מאפשר כינוס של עד 50 איש באופן פיזי. באופן פיזי, 50 איש עם מרווח של שני מטר זה אצטדיון. אם אקח את אצטדיון בלומפילד, אני אוכל להכניס 50 איש. כמו שאמרתי, רק חברי הוועדה המחוזית הם 18 איש. יש לנו משקיפים, יש לנו חברים, אנשים שרוצים להגיע.

עוד לפני שהגיעו המתנגדים, להרבה יותר אנשים, בטח אם זה מועצה ארצית, ועדת משנה לעררים. מגיעים עשרות אנשים שרוצים להשתתף, אתה לא יכול להכניס אותם, אתה משאיר אותם בחוץ. זה יכול להיות שילוב של גם וגם, כמו שאנחנו עושים בוועדות בכנסת. אנחנו עושים היום שילוב של גם וגם, אבל מצד שני, ועדת התנגדויות תלויה גם בהסכמה של המתנגדים. זה אינהרנטי למתנגד שהוא לא יסכים לקיים דיון, וככה התוכניות תקועות. תוכניות מכל הסוגים, מכל המגזרים, כולן תקועות היום. אי אפשר להביא אותן לתוקף, אי אפשר גם לשאלתך, כאלה שמיועדות להריסה כי אין תוכנית, גם אותן אני לא יכולה להביא לאישור כי אני לא יכולה לשמוע את ההתנגדויות. הם לא יגיעו לשלב הסופי שלהם, גם אם יש לנו תכניות שמכשירות עבירות בנייה. הן נעצרות, פשוט. אני רוצה להגיד לך, למרות כל ההתקדמות והטכנולוגיה והפתרון של "הזום", הוא עדיין לא יכול להעביר דברים שהם רגשיים.

הוא לא נחשב לכלי שמעביר את כל הדברים שאנחנו יכולים להעביר באופן פרונטאלי.

האלטרנטיבה לעצור את הכול?

לא לעצור את הכול, אבל כן לנסות לתמרן בין זה לזה, ובמיוחד עם אנשים שצריכים להסביר את עצמם בפן האישי, לא רק ברמה של להעביר מסר טכני וזהו. יש חשיבות למפגש הפרונטאלי הזה. אין ספק שעדיף להיפגש פנים אל פנים,

אז בתוך המסגרות וההגבלות, תוך שמירה על ההנחיות.

לא נוכל לקדם כלום אם לא תהיה לנו את החקיקה הזו, כי כרגע עובדה שלא הצלחנו לקיים את השלב של ההתנגדויות באופן מלא כי יש התנגדויות לזה, וההתנגדויות הן לא ענייניות, הן התנגדויות שמנסות לעצור את התהליך. אנחנו נשמע עוד כמה דעות בעניין, ואז נעבור לעבור על הנוסח עצמו. יש כאן את נציג משרד הבריאות, אתה רוצה? לא. אני רוצה לפנות לארז טל, מהנדס העיר נתניה. בוקר טוב. אני אעשה את זה ממש קצר, כי דלית לקחה לי כמעט את כל המילים מהפה. אני מייצג את עיריית נתניה, את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של נתניה. אנחנו חווים בחודשים האחרונים קשיים מאוד מאוד גדולים, גם בקיום של הדיונים אצלנו בוועדה המקומית, וגם בקידום של תכניות שלנו שנמצאות במחוז, בגלל אותן מורכבויות שיש לנו בתקופה הזו. למשל דוגמאות שהן גדולות עבורנו, אבל הן דוגמאות מהסיטואציה, תוכנית של מחיר למשתכן בצפון העיר שלנו שהתעכבה במשך חודשים כי לא יכולנו לקיים דיוני התנגדויות אפקטיביים. כל מיני פטנטים שהצלחנו למצוא כדי לפזר אנשים באולמות ובגלריות כדי שאפשר יהיה לעמוד באותן מגבלות של שמונה אנשים שהיו אז באותה תקופה. תוכנית המתאר לאזור התעסוקה הראשי שלנו, כשיש לנו שם מעל 100 מתנגדים, ובוודאי שחלק גדול מהמתנגדים שלא רוצים את אישורה של התוכנית ובאופן אקטיבי מתנגדים לקיומה. לכן ברגע שאנחנו נדרשים להסכמה של כל המתנגדים, הרי שאין לנו שום דרך להביא אותה לדיון בוועדה המחוזית. לכן הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק מאוד מאוזנת, אנחנו סבורים. היא נותנת כאן הרבה מאוד כלים וגמישות שמאפשרים מצד אחד לשמור על ההליך הדמוקרטי, לשמוע את כולם, שכל אחד יוכל לתת את דעתו ועמדתו. מצד שני, היא מייצרת איזון נכון בין היכולת הזאת לבין היכולת של הוועדות ומוסדות התכנון לתפקד ולייצר את אותו רצף תפקודי שהוא כל כך קריטי לנו. צריך לזכור, יום אחרי, אחרי שבעזרת השם תמצא התרופה למחלה, ואנחנו כולנו נחזור חזרה לשגרה, אנחנו נצטרך להתחיל להתניע מחדש את הגלגלים, ואלו גלגלים שלהתניע אותם בתכנון ובנייה לוקח המון זמן. זאת אומרת שאסור לנו לעצור, אנחנו חייבים להמשיך ולהתקדם, להמשיך ולבנות, לבנות את יחידות הדיור, לבנות את אזורי התעסוקה. זה ממש בנפשנו הדבר הזה. לכן אנחנו מאוד תומכים בחוק הזה. ברור שיש כל מיני הערות, אבל החוק במתכונת שהוגשה אליכם הוא חוק מאוזן,

ואנחנו ממש מבקשים שאתם תקבלו אותו. אני רוצה להבהיר לגבי מה שחברת הכנסת סונדוס סאלח זה שיקול הדעת. יושבי-ראש הוועדות המחוזיות מכירים את הוועדות שלהם. אם יש דיונים שיש שם מעט מתנגדים ורוצים לשמוע, או אם יש מישהו שהוא מבוגר, או מישהו שלא יכול לעלות ב"זום", זה שיקול הדעת של יושב ראש הוועדה, והוא תמיד יעדיף ככל שאנחנו יכולים, אנחנו מעדיפים שאנשים יבואו, זה צריך להיות ברור. אבל כמו שאמרתי, מי שהתנגד היום אלה לא אנשים שקשה להם להגיע ושבאמת רוצים לבוא בפני הוועדה - - זה גם וגם.

- - והיו"רים מכירים את האוכלוסייה ויודעים אם אפשר לאפשר את זה ולעשות את זה. אני מתנצלת, אנחנו צריכים לצאת לכמה דקות הפסקה ברשותכם. אני מכריזה על הפסקה של 10 דקות בשלב זה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:40 ונתחדשה בשעה 10:50.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

ממשיכים בדיון. נעשה עוד סבב של רשות דיבור, ואז נתחיל לעבור על

עירית שביב שני ממשרד המשפטים. שלום, רציתי להתייחס לסעיף 8, שמדבר על נגישות לאנשים עם מוגבלות. רק שנייה, אנחנו נעשה את זה אחרת. ברגע שנתחיל לעבור על החוק, אם יש התייחסויות לסעיפים ספציפיים אני רושמת שבסעיף 8 אנחנו נחזור אליך, כי אני כרגע רוצה לגמור את ההערות הכלליות ואז להתחיל לעבור על החוק עצמו ולהתייחס ספציפית סעיף-סעיף, אם יש שינויים קטנים.

אוקיי, תודה. יש פה עוד מישהו שרצה להגיד באופן כללי? מהחברה להגנת הטבע, עורך הדין אסף בן לוי? אסף, אתה יכול לפתוח את המיקרופון

בבקשה? מאיה קרבטרי מפורום ה-15. בבקשה. כבוד יושבת-הראש - - - מאיה, אנחנו לא רואים את הפנים שלך, תוכלי לסובב את האור מאחוריך? ברשותך, רציתי לבקש אם אפשר לוותר על זכותי ולהעביר אותה לשרית דנה שתייצג אותנו, אם זה מקובל עליך?

יש לנו את שרית דנה? מה התפקיד של שרית דנה? היא היועצת המשפטית שלהם. שרית דנה הייתה בעבר משנה ליועצת המשפטית לממשלה, והיועצת המשפטית בעבר של ועדת הפנים. הנה היא פה, והיא תציג את עצמה.

שלום, שמי שרית דנה, אני פה בשם מרכז השלטון המקומי, פורום ה-15. היו למרכז השלטון המקומי הרבה הערות על הנוסח המקורי של הצעת החוק. אני לגמרי מסכימה עם תומר שנעשה מקצה שיפורים מאוד מוצלח ועבודה - - - הצעת החוק מאוזנת. מה שבעיקר הפריע לנו זה הכוח הבלתי מרוסן שביקשה ההצעה לתת לשר הפנים. ראינו את הנוסחים העדכניים שמכפיפים את הסמכות שלו לביקורת של הכנסת, ובסך הכול מכניסים את זה לאיזו מסגרת יותר מאורגנת. מאוזנת. זאת נראית לנו פשרה טובה. כמובן, אם יהיו לנו הערות לאורך הדיון על סעיפים פרטניים, נעיר, אבל בסך הכול האיזון שנוצר פה נראה לנו איזון נכון. תודה רבה. איתן גינזבורג, בבקשה.

מה עמדת השלטון המקומי ביחס להערת הוועדה שעל ישיבת מוסדות התכנון יחולו הכללים הרגילים הנוהגים בישיבות רגילות? האמת היא שאני לא כל כך מבינה איך אפשר אחרת, ולא הבנתי את הסתייגות הממשלה פה, כי התקנות האלה לא משנות אלא את מה שהן משנות. החוק הזה לא משנה אלא את מה שהוא משנה. אבל אני מניחה שכשנדבר על הסעיף, אני אשמע את כרמית, ויהיו לה הנימוקים ואני אתייחס לזה. באופן אמיתי, נראה לי שמה שהחוק לא מתקן,

תודה רבה. משרד המשפטים, תמר גאונינאן פרקל? אפשר בבקשה להעביר את זכות הדיבור לכרמית יוליס? היא ראש אשכול והיא גם ממשרד המשפטים. אני כל הזמן מקבלת בקשה ואז אתם מעבירים. אין שום בעיה, עורכת הדין כרמית יוליס ממשרד המשפטים? תודה על זכות הדיבור. אני רוצה לומר שתי מילים כלליות ואז להתייחס לשני נושאים ספציפיים שעלו פה. ראשית, לגבי כל הצעת החוק שמינהל התכנון מביא לכאן, אנחנו כמובן מאוד תומכים בה, והיינו שותפים,

לגיבוש שלה. אני חושבת שבסופו של דבר היא שמה את נקודת האיזון באיזשהו קו פרשת מים שהוא המקום הנכון והראוי לסיטואציה המורכבת שאנחנו מדברים בה, שמצד אחד כולנו מכירים בזה שחייבים לתת לתכנון להמשיך ולהתפתח, כי הוא איזשהו מנוע וקטר שאי אפשר לעצור אותו גם במצבים המורכבים שמדינת ישראל מתמודדת איתם. מצד שני, לעמוד ולוודא שהזכויות הדיוניות והיכולת להישמע, זה איזשהו הליך רגולטורי שנותן המון משקל לעמדות של הציבור וליכולת של הציבור להביא את עצמו, וגם שם צריך להבטיח שהדבר יימצא באיזושהי נקודת איזון עדינה ונכונה. כשנגיע לסעיף הספציפי שמדבר על זה, לגבי מתנגדים ולגבי - - - אני חושבת שזה גם מאוד עולה מהנוסח ומהכתובים למציאות שאנחנו נמצאים בה. בנוסף, היא גם נותנת מקום מיוחד לאנשים בעלי מוגבלת, שאני חושבת שזה משהו מאוד מיוחד שהיא מביאה, וזה לא דבר כל כך טריוויאלי,

בחקיקה. דבר נוסף שרציתי להתייחס אליו נוגע להיבטי אכיפה שהטרידו את חברי הכנסת שדיברו בראשית הדיון. ככלל, החקיקה הזאת היא לא רלוונטית למדיניות אכיפה בתקופת הקורונה. רק שנייה, האמת היא שחברת הכנסת סונדוס סאלח, שהביעה את החשש הזה, לא נמצאת כאן כרגע. אני אשמח אם תשמרי את ההערה הזאת לכשהיא תחזור. היא תחזור לכאן תוך זמן קצר. חשוב לי שהיא תשמע את הדברים האלה.

אנחנו מאוד מעורבים בהיבטים האלה של אכיפת דיני תכנון ובנייה, ויש לי מה לומר על זה. מדיניות האכיפה התאימה את עצמה לנסיבות החדשות, אני ארחיב מתי שתאמרי לי. הדבר האחרון שרציתי להתייחס אליו, והוא הוזכר גם בתחילת הדיון, נוגע למכתב של הגברת דינה זילבר, שהיא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כמו שכולכם יודעים. אני חושבת שהמקרה שבפנינו והצעת החוק שאנחנו מביאים לפה היא חקיקה ספציפית שממתינה לנסיבות מיוחדות של מוסדות תכנון. זה מוסד קולגיאלי, זה לא מוסד שכולו נבחרי ציבור. כל הטיעון של כנסת זוטא הוא לא רלוונטי לכאן, מגיע לו הדין המיוחד הזה והאיזונים העדינים שאנחנו מבקשים לתפור. לכן האמירה הזו שאומרת שככל שהקוורום מגיע ל-50 אנשים חלה חובה לקיים אותו באופן פיזי, אנחנו לא קוראים את זה באופן הזה, זה לא רלוונטי מבחינתנו. הדבר הזה גם תואם עם דינה, זה שיח שניהלנו אתה הבוקר, וכמובן שהעמדה של משרד המשפטים היא אחודה. היועץ המשפטי שלנו חולק עליה. אם מפרשים את חוק ההסדרים בשעת חירום בתחומי העבודה, שמאפשר ישיבה מקצועית של עד 50 איש, כחל על נבחרי הציבור בישיבות המועצה, על אחת כמה וכמה הפרשנות הזו מחייבת וחלה על גופים שאינם של נבחרי ציבור בחלקם, שהם גופים הרבה יותר מקצועיים. זה ברור שאם יש ישיבה שהיא יותר קרובה לישיבה מקצועית אם נשווה את הקרבה בין ישיבה של מועצת עיר,

נבחרי ציבור, לעומת ישיבה של מוסד תכנון, עמדתנו היא חד משמעית שברור שישיבה של מוסד תכנון הרבה יותר קרובה לישיבה מקצועית מאשר ישיבה של מועצת רשות מקומית. תמוהה בעיננו הפרשנות ההיא, שחלה על מקרה יותר רחוק של מועצת רשות מקומית, לא חלה על מקרה יותר קרוב של מוסד תכנון. לדעתנו, אם אין ספק שמועצת רשות מקומית נחשבת כישיבה מקצועית לצורך החוק של הסדרי עבודה בשעת החירום, אין ספק שגם מוסד תכנון הוא ישיבה מקצועית לכל דבר ועניין באותו הקשר. אני רוצה להתייחס לזה, אני חושבת שגם נתייחס לזה כשנגיע לסעיפים הספציפיים. כאמירה כללית, אני כן ארצה להגיד כבר עכשיו ובראשית הדיון, שלפני שאנחנו צוללים לסוגיה שתומר מעלה והיא כמובן במקומה - - - הנושא הוא לא פשוט - - - אנו רואים כמה זה לא פשוט,

אני חושבת שבסופו של דבר כשמגיעים לכנסת ומציעים הסדר, שהוא הסדר פרטני, והוא מתאים לנסיבות מאוד מיוחדות

אני אומרת שאנחנו רואים כמה זה מסובך כי אנחנו מתקשים לשמוע אותך, את קטועה לנו קצת. עכשיו למשל את ב-freeze. זה יותר טוב עכשיו? לא. לא, לא, ממש לא. זוהי דוגמה למה שיכול להיות במוסדות תכנון. הבעיה היא ברשת. אולי שתכבה את המצלמה ונשמע רק את הקול שלה.

אנחנו ננסה לחזור אליך יותר מאוחר.

אנחנו לא שמענו חצי ממה שאת ביקשת לומר. אנחנו ננסה לחדש את הקשר יותר מאוחר. תכתבי לנו אולי על איזה סעיף במיוחד את רוצה להתעכב. רוצים לנסות בפעם האחרונה? תתנתקי וננסה להתחבר מחדש. בואו נפנה בינתיים לאסף בן לוי מהחברה להגנת הטבע. שלום אסף. שלום לכולם. אני מודה מאוד

לקבל את אותן הנחיות באופן שיחייב גם אותם. דיון שלא יעמוד בזה, יוכל אדם לטעון לפגם בדיון. אם זה חלק מתוך העסק הזה, נדמה לי שכדאי שאנחנו נדע מה כתוב שם, כי בסוף, יושב-ראש מוסד תכנון יכול בהחלטה להמשיך, לעצור בהחלטה, בהחלטה של שיקול דעת. אז כדאי שנדע אם הדברים האלה מעוגנים. בין אם מעוגנים בנוהל, ובין אם יעוגנו בחוק או בתקנות, כדאי שנדע מה הם. מה קורה במצב כזה כמו שהיה עכשיו? אז ממתינים או עוברים לדובר הבא וחוזרים. אני למשל רוצה את כרמית. היא נמצאת? כרמית יוליס? לצורך ההמחשה בדיוק פה, אם כרמית יוליס ממשרד המשפטים מבקשת לדבר וכרגע היא לא יכולה, אז עברנו לדוברים הבאים ואנחנו נחזור אליה,

ברשותך יש לי גם שאלה. היא בדיוק רצתה להגיב למשהו שאת שאלת. אם קורה בסוף שלא נצליח להתחבר? עזבי נציג ממשלתי, אני מבין, בסדר.

הוא לא יכול להשלים את דבריו עד הסוף, והוועדה רוצה להמשיך בדיון, רוצה לקבל החלטה היום.

אז זה יהיה כמו בוועדה שהגיע מתנגד פיזית לחדר והיא לא שמעה אותו. יכול להיות שהדיון הזה יהיה פגום, או יכול להיות שהוא המתנגד ה-100 שחתם על אותה התנגדות stand still כמו האחרים. היכול להיות הזה מטריד אותי. היכול להיות מטריד אותי. בשביל זה אנחנו נוציא נוהל מסודר, הנוהל הזה יהיה פומבי. בתי המשפט לא נעלמו מהעולם, וכל עוד יש מתנגד שטוען שנפל פגם בדיון, הוא יוכל לטעון את זה גם במסגרת עתירה. השאלה מה האלטרנטיבה. תגיד מה האלטרנטיבה. אתם מכניסים את האדם הפשוט לעוד מעגל מסובך אחד. ברמה המשפטית וזכויות האדם, את יודעת שהשיטה הזו והכלי הזה יכול לשמש את האנשים שבדרך כלל משתמשים בטכנולוגיה כאמצעי לניהול היום-יום שלהם, וגם אנשים שיש להם תשתיות ושאין להם בעיות של חשמל או אינטרנט. למשל אנשים שנמצאים בנגב, שאין להם חשמל, יש כל הזמן בעיות בתשתיות זה יפגע בהם, זה יפגע בזכות הבסיסית שלהם לממש את הזכות הבסיסית שלהם להגיד ולהסביר את עצמם. זה יפגע בהם מאוד. אז מבחינה משפטית זה לא דבר שהוא שווה לכולם. את פוגעת באוכלוסייה המוחלשת באופן שיטתי, ובהחלטה. ועוד יותר גרוע, שיש דרגת חופש למנהלים ולאנשים שנמצאים אצלכם במשרדים. אלו לא נהלים ברורים. אני אתן לך דוגמה את מה שקרה לנו בחברה הבדואית בוועדה המחוזית בדרום. הם הגיעו בעצמם לדיון, ומכיוון שהייתה הגבלה, יצאו חברי הוועדה לחדרים, הם היו ב"זום", והם היו בתוך הוועדה.

מוצאים כל מיני אלטרנטיבות. אבל זה לא צריך להיות בשיקול דעת או באיזושהי טובה. צריך להיות שהאדם, האזרח, שיחליט אני כן רוצה להגיע, אני רוצה להגיע ולשמור על ההנחיות. שלא תבינו אותנו שאנחנו לא רוצים לשמור את ההנחיות. אנחנו רוצים לשמור את ההנחיות בכל המשרדים, בכל המפגשים, בכל הרמות, אבל יש כאן פגיעה בבני אדם שממילא באים לוועדה עם בעיות ואתגרים, אז להציב בפניהם עוד אתגרים ועוד מכשול - - - מצד שני, יש לך אנשים שנכנסים לבידוד ועדיין רוצים להגיע לוועדה,

גם להם צריך לתת את היכולת, זה נכון. אנחנו נתקלים בזה יותר ויותר, באנשים שנמצאים בבידוד, ואם את לא תיתני להם את היכולת הזאת של היוועדות חזותית, את מונעת מהם את האפשרות לקחת חלק בדיון. יש לזה שתי פנים.

אבל יש את השילוב של שני הדברים מי שנמצא

אבל אלה דוגמאות מחיי היום-יום. הייתה לנו ועדת משנה לעררים. היו ארבעה חברי ועדה בדיון. בין השבועיים לדיון הנוסף, חבר ועדה נכנס לבידוד. המתנגדים אמרו שהם לא מוכנים שהוא יהיה ב"זום", כי הוא היה בדיון הקודם, וזה מה שהחוק הזה מבקש. - - - לא להפוך את כל המערך הזה לפגישות מרחוק.

תמיד יש דוגמאות. חשוב להגיד שנדרשנו לדברים האלה בחוק. בעבודה שנעשתה, גם בעבודה הממשלתית, וגם אחר כך מול הלשכה המשפטית של הוועדה, ניתנה הדעת בדיוק על הדברים המאוד נכונים שאת מעלה, על אוכלוסיות חלשות יותר או טכנולוגיות פחות, או שיש להם פחות גישה ל-WiFi. יש פה כמה הסדרים שקבועים בחוק שהם תנאים לקיום של דיון בהיוועדות חזותית. אחד התנאים למשל - - - אז אני מציעה שנתחיל להתקדם ולעבור על החוק. אני רואה שכרמית יוליס עברה משרד, ואני יכולה לנסות לדבר אתה. רק שתתייחס לחוק עצמו, מיקי. היא מחוברת.

שלום, אני מקווה שהפעם יהיה יותר טוב. זה יותר טוב כבר. ראשית, רציתי להתייחס לאמירה שמדברת על זה שעד 50 אנשים, הטיעון הוא שלאור חקיקה אחרת, שהיא חקיקת חירום כללית שקיימת, לכאורה, עד לסדר גודל של 50 אנשים אפשר לקיים כחיוב את הדיון באופן פרונטאלי. על העניין הזה, מה שהתחלתי לומר, ראשית, כשאנחנו מציעים למחוקק לאמץ הסדר שיש בו את האיזונים העדינים שלו, והוא הסדר ספציפי שמתאים את עצמו לנסיבות ולהיבטים שרלוונטיים באופן ספציפי לתכנון ובנייה ולדיונים במוסדות תכנון, אז אנחנו מאמינים וחושבים שגם מבחינה משפטית וגם מבחינת מה שיהיה נכון לעשות, זה נכון יותר לאמץ את ההסדר הזה על פני להיצמד לחקיקה שהיא חקיקה כללית, והיא רחבה יותר. זה בתחילת הדברים. בהמשך, גם מבירור עם גברת דינה זילבר, האמירה שם באה על הרקע שחברי הכנסת, אם אני מבינה נכון את ההשתלשלות שהייתה בדיון לגבי המועצות המקומיות, הגיעו עם טיעון שגם נבחרי הציבור המקומיים הם מעין כנסת זוטא. זאת אומרת, חוות הדעת מאוד הושפעה מהטיעון שביקש לתת משקל דומה לנבחרי ציבור מקומיים בדומה לנבחרי הציבור הארציים. הדבר הזה לא מתקיים במוסדות התכנון. למוסדות התכנון יש הרכב מיוחד, לפי כל מוסד ומוסד באשר הוא.

אלו גופים קולגיאליים,

יש בהם הרכב של כל מיני דיסציפלינות, חלקם יכולים להיות נבחרי ציבור, חלקם עובדי מדינה, חלקם מייצגים את הממשלה, חלקם שלטון מקומי וחלקם את הציבור בכללותו. לכן ההסדרה הזאת לא בהכרח מתאימה לשם. אבל שני טיעונים נוספים שהם חשובים ביותר ראשית, נראה שאין יכולת ליישם את הדבר הזה במוסדות התכנון באשר הם. בכל מקרה אין כוונה להפר את ההוראות של משרד הבריאות, ולכן נראה שאין בנמצא את היכולת לאפשר את הדיונים במסה כזאת של משתתפים כעניין שבחובה שתמיד זה יהיה פרונטאלי. אנחנו לא נצליח לייצר את המקומות האלה, את האולמות הגדולים האלה שיאפשרו את קיום הדיון בצורה סבירה, בצורה פרונטאלית, אם לא נשתמש באמצעים דיגיטליים. אני מבינה, כרמית. אני חושבת שהסוגיה הזאת, את הבהרת אותה גם קודם. אני אשמח אם את תתקדמי, כי חברת הכנסת סונדוס סלאח חזרה לכאן. את רצית להגיב משהו לגבי סוגיית האכיפה. בבקשה. המשפט האחרון רציתי לומר, שאני חושבת שבסופו של דבר, לחייב לקיים באופן פרונטלי יכול בסוף גם לפגוע בציבור, כי אנשים חוששים להגיע, כי אנשים מתקשים להגיע.

יכול להיות שדווקא האלטרנטיבה של "הזום" בסעיף הספציפי המיוחד, עם האיזונים שתפרנו יהיה טוב יותר עבורם. עכשיו אני אעבור לנושא האכיפה. כבר בראשית תקופת החירום הייתה דרישה, משהו שאנחנו עמדנו בראשו, להתאים את מדיניות האכיפה לתקופה המורכבת שנוצרה. מדיניות האכיפה היא באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, עם כל הכובעים שמהווים את זרועו הארוכה לעניין הזה, ולכן מתן צווי הריסה מינהליים מאוד מאוד צומצם, ככה שצווי הריסה היו רק ביחס לבנייה בלתי חוקית חדשה, ולא לגבי בנייה קיימת. גם שם זה היה מאוד במשורה. לא מומשו צווי הריסה לגבי מבנים שמשמשים למגורים, וגם כל נושא ההתראות צומצם למינימום האפשרי. במעלה הדרך, כשהיה נראה שמדינת ישראל יצאה מתקופת החירום, ההנחיות האלה התעממו, וכעת, כשנראה שאנחנו בעיצומו של גל שני, אנחנו יושבים על המדוכה בצורך להתאים מחדש את מדיניות האכיפה למשבר שקיים. חשוב לי להעביר את המסר שבעוד שכל מדינת ישראל הייתה חצי משותקת, לכאורה עולם האכיפה המשיך כמנהגו.

בהחלט הייתה מדיניות אחרת, היא יושמה בשטח. כרגע אין לי את הנתונים, אבל אני מניחה שגם את זה יהיה אפשר לגבות בנתונים - - - אשמח לקבל, אם אפשר לבקש את הנתונים. רק אתמול בג'סר א-זרקא היו הריסות בתים של תושבי ג'סר א-זרקא. שני בתים. בג'סר א-זרקא אני חושבת שזו אכיפה שנעשית באמצעות רשות הטבע והגנים - - נכון. - - שלא לפי חוק התכנון והבנייה, אבל אני יכולה לבדוק. נראה לי שנתקדם ונתחיל לעבור על החוק. אני אעשה משהו יוצא דופן הפעם, אנחנו נפתח את כולם. נעשה ניסיון כזה, כך שננסה לקיים דיון שכולם נוכחים, ומי שיש לו איזושהי הערה, אני רק מבקשת להגיד מיהו. כאן אנחנו מגישים את ההסתייגויות? בוועדה הזו? הסתייגויות בוועדה הזו? כן, כן, בוודאי. אם יש הסתייגויות, זה המקום להעלות אותן. רוני, את תתחילי לקרוא. אנחנו נקרא את שם החוק, סעיפים 1 ו-2. סעיף 1 הוא סעיף הגדרות, הוא יחסית טכני, אין בו משהו מהותי יחסית. סעיף 2, כפי שאמרתי, מתייחס לתקופת ההכרזה. "חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020 הגדרות 1.בחוק זה, "הוועדה" - ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, "היוועדות חזותית" תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת, "חוק הדרכים (שילוט)" חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו 1966‏ ; "חוק התכנון והבנייה" חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965‏ ; "חוק משק הגז הטבעי" חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 2002‏ ; "מוסד תכנון" כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, לרבות ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה כמשמעותה בסעיף 12ו לחוק האמור, "נגיף הקורונה" נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019 nCoV); "רשות הרישוי למיתקני גז טבעי" רשות הרישוי למיתקני גז טבעי כמשמעותה בסעיף 119ו לחוק התכנון והבנייה, "השר" שר הפנים, "תקופת החירום" תקופה שקבע השר,

לפי סעיף 2". אני רק אסביר שני דברים קצרים לגבי העניין הזה. ההגדרה של מוסד תכנון, המונח לרבות ועדת ערר לפיצויים ולהיטלי השבחה נובעת

מסוימת שלפיה ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה איננה מוסד תכנון, ולכן נועדה להבהיר שההסדר יחול גם עליה. כפי שאתם רואים, יש פה הגדרות של החוקים הרלוונטיים.

יש פה הפנייה לשלושה חוקים, ולכל אורך ההסדר ההתייחסות היא לשלושה חוקים. חוק התכנון והבנייה הוא החוק המרכזי, כמובן. חוק משק הגז הטבעי קובע הסדרים מיוחדים בנושאי תכנון ורישוי של מתקני גז טבעי, שהם בהיבטים של תכנון ורישוי בנייה. חוק הדרכים (שילוט), גם בו יש איזשהו הסדר פרטני לגבי שילוט בדרכים שיש בו היבטים של תכנון ובנייה, ולכן גם עליו מחילים את ההסדר. ישנם חוקי תכנון ובנייה נוספים שהיו יכולים להיות רלוונטיים, אבל נבחר שלא להכליל אותם בהסדר הזה. "קביעה או קיצור של תקופת חירום, 2.(א)הכריזה הממשלה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי הוראות סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

רשאי השר באישור הוועדה,

תקופת חירום לעניין הליכים ופעולות לפי חוק התכנון והבנייה, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט) שלא תעלה על תקופת ההכרזה או על שלושה חודשים בכל פעם, לפי הקצר מבניהם אם נוכח שקיימת הצדקה לכך בשל מגבלות הנובעות מחיקוק שנחקק לשם התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. (ב)חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את קביעת תקופת החירום כאמור בסעיף קטן (א), יבטל השר בצו, את תקופת החירום". אני רק אבהיר, כפי שהבהרתי בתחילת הדברים. ההסדר כאן סומך את עצמו על ההסדר שיהיה בחוק המסגרת, שעדיין לא אושר סופית. אנחנו מתבססים כרגע על ההסדר כפי שהוא מתגבש בוועדת החוקה, וכמובן שהוא עשוי להשתנות עדיין, אבל כרגע המבנה של חוק המסגרת הוא שתהיה הכרזה של הממשלה על תקופת החירום שבה יש לנו צורך להתמודד עם נגיף הקורונה, שבמסגרתה כל ההסדרים ייכנסו לפעולה, כל ההסדרים שמופיעים בחוק המסגרת. גם כאן כתנאי סף לשימוש במסגרת שמדובר בה כאן, היא ההכרזה של הממשלה על המצב כמצב שמחייב התמודדות מיוחדת. כמובן, כפי שאמרתי, זה עשוי להשתנות. מי רצה להעיר משהו?

מה קורה אם הצו לא בוטל על ידי השר, למרות שההכרזה הופסקה? יש לו תקופה. אם ההכרזה של הממשלה תבוטל? אז אני שואל,

ההכרזה או הנסיבות שמצדיקות את קביעת תקופת החירום הסתיימו, אבל השר לא ביטל? צודק, צריך להוסיף. אז צריך להוסיף שאולי הוועדה תבטל.

אם הממשלה ביטלה את ההכרזה,

אז זה אוטומטית מתבטל. לא, פה כתוב יבטל השר.

אני אומר שצריך להוסיף את ההערה שלך, שאם הממשלה מבטלת את ההכרזה שלה, אוטומטית גם ההסדר הזה מתבטל. זו אמירה אחת, אם הממשלה ביטלה את מצב החירום. אבל מה שכתוב בסעיף זה משהו אחר חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את קביעת מצב החירום. זה דבר אחר. מה שאתה אומר,

אתה רוצה חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את קביעת תקופת החירום כאמור בסעיף קטן, אז צריך שיתבטל - - - או שזה יתבטל, או שהשר יבטל, או שהוועדה תבטל. אבל לא יכול להיות שחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות,

לא, יש לו חובה. חובה, והוא לא עשה את זה, ואז מה? איך אתם מציעים שהניסוח יהיה?

הוא הוסיף ששניהם, שגם השר, גם הוועדה. קודם כל, נצטרך להוסיף את ההערה של חבר הכנסת גינזבורג לגבי הכרזת הממשלה, שאם מתבטלת הכרזת הממשלה אם הממשלה מבטלת את ההכרזה שלה, אז גם כל ההסדר הזה מפסיק להיות בתוקף. לגבי השאלה מה אם השר לא מקיים את חובתו? אני לא יודע מה להגיד לך. כאן מוטלת על השר חובה לבטל. זה גם המבנה בחוק הסמכויות הכללי, שאם הממשלה רואה שחדלו להתקיים הנסיבות, היא חייבת לבטל את ההכרזה שלה. אנחנו חיים היום בעולם משוגע. אתה רוצה לאפשר גם לוועדה? או לוועדה או שזה יתבטל מעיקרו באופן אוטומטי. חייבים איזושהי ודאות. אז אני מציעה להוסיף את הוועדה. שהוועדה תהיה רשאית גם לבטל.

אם הממשלה מבטלת את ההכרזה. לא, אם הממשלה מבטלת את ההכרזה, זה אוטומטית. זה אוטומטית. ואם השר לא מבטל, אז לוועדה יש את הסמכות. אם חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות. יש לי עוד הערה באותו הקשר. תקופת חירום היא תקופה שקבע השר. אני לא יכולה לקחת בהנחה שכל שר מתנהג באופן שמקבל את שיקול הדעת כמו שצריך להיות. על זה יש לנו באישור הוועדה. רשאי השר באישור הוועדה.

הוא לא לבד בסיפור הזה.

תקופת חירום תקופה שקבע השר בצו לפי סעיף 2. לא, בסעיף 2 עצמו. בסעיף 2 כתוב? בסעיף 2(א) כתוב: רשאי השר באישור הוועדה.

בהארכת סיטואציה, כשיש מצב חירום, השר לא קבע בצו את ההיוועדות החזותית, ואז ממשיכים כמו היום. כמו המצב היום. היום אין קביעה של היוועדות חזותית, יש מצב שהממשלה הכריזה עליו שהיא פועלת במצב - - - אנחנו לא רוצים מהצד השני לאפשר את זה כדיפולט אם הכריזו אז? אתם אומרים שהמצב היום הוא לא טוב לכם.

אם הממשלה לא מכריזה על מצב אתם נשארים כמו היום.

כי היום אין להם בכלל את הסמכות, כי החוק לא קיים. אני שואל על מצב אחר. אם הכריזה הממשלה על מצב חירום. יש מצב חירום בגלל נגיף הקורונה, והשר לא קבע. השאלה אם לא נכון שהחוק ייכנס לתוקפו באופן מידי.

יכול להיות מצב חירום שהוא מצב שעושים סגר רק על אזורים מוגבלים, או שמטילים רק את החובה לעטות מסיכה והיגיינה וכולי. עדיין יש הגבלות, אבל הן לא מפריעות למוסדות התכנון להתכנס.

תודה. הערות לסעיף?

הערה אחת. בני ארביב, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון. בנוגע למה שחברי הכנסת הציעו, שהסמכות לבטל את הצו תהיה סמכות מקבילה גם לוועדה. בנוגע להצעה שעלתה פה, שהוועדה תוכל לבטל את הצו אם חדלו להתקיים הנסיבות, או ש- - - אם הממשלה מבטלת את ההכרזה. אני רוצה לחדד את שני הדברים. אם הממשלה קיצרה את תקופת ההכרזה - - זה אוטומטי. - - אני מסכים לגמרי שזה צריך להיות אוטומטית, כי זה תנאי סף לסמכותו של השר, ועם קיצור התקופה על ידי הממשלה, הצו אמור להתבטל

זה בסדר גמור, וזה מה שנאמר. הנושא השני, אם הממשלה לא קיצרה את התקופה, רק חדלו להתקיים הנסיבות כי הוטלה מגבלה כזאת, והמגבלה הוסרה, ואז ייתכן שחדלו להתקיים הנסיבות שמצדיקות את הצו, פה כמובן צריך שיקול דעת, ואז הוצע פה על ידי חברי הכנסת שתהיה סמכות מקבילה גם לשר וגם לוועדה לקצר את הצו.

אני מתחבר למה שהיועץ המשפטי אמר, אני חושב שזה קצת חסר תקדים,

תיכף אני אספר לך,

יש חדשות. בדרך כלל צווים מופעלים על ידי שרים, אבל אני מבין את הרצון. אני חושב שאפשר לסמוך על השרים, אבל אני מבין את הרצון. אני רק מציע שזו לא תהיה סמכות מקבילה מראש. הסמכות תהיה של השר. החובה והסמכות תהיה של השר. אם השר לא קיים את חובתו אני לא יודע אם כדאי להתייחס לזה בחקיקה אז תהיה סמכות לוועדה, אבל לא שהסמכות מראש תהיה סמכות מקבילה וניתן יהיה לפנות במקביל גם לשר וגם לוועדה, כי יש פה עניין בשיקול דעת. לא הגיוני שתהיה סמכות מקבילה לשני גופים בשיקול דעת. אז אני מציע, ככל שזה מקובל על יושבת-הראש, ההצעה הזאת, שהסמכות של הוועדה תקום רק אם השר לא קיים את חובתו. מקובל עליי. אני אענה למר ארביב. ההסדר כפי שהעלו אותו חברי הכנסת עדכנו אותי כרגע הוא ההסדר שמתגבש במסגרת חוק הסמכויות הכללי, לתת לכנסת סמכות מקבילה לבטל את ההכרזה. מקבילה לגמרי? אני לא מכיר את הפרטים כי לא ראיתי את הנוסח. לא ראיתי את הפרטים. אני חושב שכדאי שנשאיר את זה תלוי. אז את הדקות הזאת של הניסוח אנחנו נתאים את זה למה שקורה בחוק הסמכויות הגדול. מי קובע את הנסיבות המצדיקות? חדלו להתקיים הנסיבות מי קובע אם חדלו או לא חדלו? זה בדיוק שיקול דעת. השר קובע אם חדלו הנסיבות? אני מבין את השאלה, אבל השר קובע צווים - - אבל השר קובע אם חדלו הנסיבות המצדיקות? - - - צריך לתת מקום לשיקול דעת. שמצדיקות את קביעת מצב החירום. לא, אבל זה תלוי בסעיף (א),

הכריזה הממשלה על מצב חירום של נגיף הקורונה. אבל סעיף (ב) מדבר על זה שחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות קביעת תקופת החירום. אבל לא חלף מצב החירום שהכריזה עליו הממשלה. זאת אומרת, יש עדיין מצב חירום. נניח שעלינו ממגבלה של שמונה אנשים בחדר ל-12 אנשים בחדר, ויש התלבטות אם זה מחולל את אותו שינוי נסיבות שמצדיק את שינוי ההחלה. זה שיקול דעת. שיקול דעת של שר, ככל שיקול דעת מינהלי, חייב להיות מופעל בהתאם לכל הוראות הדין בסבירות, בשקיפות וכולי. ההצעה של עורך הדין ארביב אמרה לא ניתן שתי סמכויות מקבילות שהן מאבק או תחרות סמכויות בין השר לבין הוועדה, אלא החובה היא קודם כל על השר, הוא חייב להפעיל את שיקול הדעת שלו ולשקול את כל השיקולים הצריכים לעניין. היה והוא לא יבצע את זה, אז אולי תאמר הוועדה אנחנו חושבים שכן היה צריך לבטל כבר את הצו. כי שינוי הנסיבות לפי הסעיף המוצע פה אני זורם עם הראש שלכם לא מאפשר שום שיקול דעת לשר. זו בדיוק הדוגמה ש - - - כי הוועדה הציעה שהוא יבטל את הצו. אתם הצעתם במקור שיהיה רשאי לבטל את הצו. אם יש מקום של חוסר שיקול דעת בכלל, אז אני חושב שיש מקום לכפל סמכויות. זו שאלה של הנסיבות. ברור שיש שיקול דעת. יש חובה, אבל שיקול הדעת הוא מתי מתקיים התנאי שחדלו להתקיים הנסיבות. כמו שאמרנו בדוגמה,

עוקב אחרי סעיף קטן (א). בדוגמה שאמרנו כרגע, יכול להיות שהצו נקבע כשהיו מגבלות של שמונה אנשים, וכרגע המגבלות הן על התקהלות של 20 איש. ניתן לטעון שהצו נקבע בזמן שהיה מצב חמור יותר,

האם ההקלה וזה שקבעו שכרגע המגבלה עומדת על 20 מחייבת את ביטול הצו? התשובה שלנו

יש פה שיקול דעת למרות ההקלה בזה שהעלו משמונה אנשים ל-20, עדיין יש לשר שיקול דעת אם לבטל את הצו. זה נכלל בחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את קביעת זה שיקול הדעת, מתי חדלו להתקיים הנסיבות. ולכן אנחנו לא היינו מציעים שתהיה סמכות מקבילה לשני גופים נפרדים ופניות לשני גופים מתי מתקיים התנאי שחדלו להתקיים הנסיבות. מה אתה אומר? אני מציע לא להכריע בעניין הזה כרגע, ולראות מה יקרה בחוק הסמכויות.

אנחנו עוברים לנושא הראשון המהותי של החוק, והוא הנושא של הארכת המועדים. סליחה, אני מתנצלת, עוד משהו לגבי סעיף 2, משהו קטן אבל חשוב. מי שמדברת זו ניצן פלדמן, התאחדות הקבלנים בוני הארץ. כן, בבקשה. משהו קטן. בסעיף (א), אני רוצה להשוות את זה למה שתוקן, ובצדק,

להוסיף חוק התכנון והבנייה והחיקוקים מכוחו. שיהיה ברור שזה נוגע גם לתקנות שנובעות מחוק התכנון והבנייה כפי שתוקן,

בסעיף 4 על ידכם.

שוקל. עמדת הממשלה?

מי אתה רוצה לשאול בממשלה? שהממשלה תבחר.

איפה התיקון המבוקש? ב-2(א). הליכים ופעולות לפי חוק התכנון והבנייה? כתוב לפי, אז זה בסדר. לפי זה לא שנקבעו בחוק, לפי זה כולל הכול.

אתם כתבתם, בצדק, בתיקון שלכם אותו דבר, חוק התכנון והבנייה בחיקוקים - - - כתוב שם ב- ולפי. זה בסדר. שלא יהיה הבדל, שלא תהיה אי הבנה או פרשנות. אין הבדל. חוות הדעת פה היא שאין הבדל. אנחנו ממשיכים. הסמכה להארכה או השהיית תקופות ומועדים, סעיף 4(א). סעיף 4 הוא ההסדר המהותי הראשון שיש לנו כאן. לאחר שכבר עברנו את שלבי ההכרזה והצו של השר, הצו המכריז המקורי, נשאלת השאלה המהותית מה השר יכול לעשות בתקופות האלה. כאן אנחנו איחדנו את ההסדר שהיה במקורו בשני סעיפים בחוק, אחד הסדר קשיח בסעיף 3,

הסדר יותר גמיש בסעיף 4, אנחנו איחדנו אותם לסעיף אחד, שהוא סעיף 4. סעיף 3 לא יהיה, וסעיף 4 שמופיע כאן מאפשר לשר גמישות ושיקול דעת בהתאם לנסיבות הספציפיות של אותה תקופה שבה מדובר, לקבוע גם הארכות מועדים וגם הקפאת מועדים. מה ההבדל? הארכת מועדים זה לקבוע שבמקום 30 יום אפשר יהיה להגיש ערר בתוך 40 יום, או שהתנגדות אפשר יהיה להגיש בתוך 90 ולא בתוך 60 יום. זאת אופציה אחת, כאשר כאן ניתנת לשר גם האפשרות לקבוע פרקי זמן שונים של הארכות. כלומר, אם יש תקופות יחסית ארוכות, יכולה להיות הארכה יותר ארוכה, ובתקופות יותר קצרות הארכה יותר קצרה. יכול להיות שגם תהיה הארכה אחידה לכל התקופות, זאת אומרת שגם התקופות הארוכות וגם התקופות הקצרות יוארכו בפרק זמן נתון אחד לכל התקופות. הכול תלוי בנסיבות, וכמובן שהכול כפוף לפיקוח פרלמנטרי של הוועדה הזו. האפשרות השנייה היא האפשרות שגם ננקטה בתקופת הגל הראשון, כפי שהזכרתי קודם, להקפיא תקופות ולומר שתקופה מיום זה ועד יום זה לא תבוא במניין התקופות שרצות לפי החוק. שני ההסדרים האלה מתאפשרים. נושא נוסף שיש בו סמכות לשר לקבוע הארכות או הקפאת מועדים, גם לגבי החלטות של מוסדות התכנון עצמם. זה דבר שהוא יחסית לא שכיח, אבל הוא קיים, שמוסדות התכנון בהחלטותיהם קוצבים מועדים לפעולות מסוימות, וגם כאן השר יוכל לקבוע או הארכות או הקפאות מועדים. למוסדות התכנון עצמם באופן חריג תהיה אפשרות להתגבר על קביעות השר בנסיבות מיוחדות כאשר הם יחשבו שתקופות ההארכה שנקבעו לא כל כך רלוונטיות. אני חושב שכדאי לקרוא, ואז אפשר לשמוע הערות. "הסמכה להארכת או השהיית תקופות ומועדים 4(א)השר רשאי לקבוע בצו באישור הוועדה, הוראות כמפורט להלן אם מצא כי ישנה הצדקה לכך בשל מגבלות הנובעות מחיקוק שנחקק, לשם התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש, (1)כי מועדים או תקופות שנקבעו בחוק התכנון והבנייה, בחוק משק הגז הטבעי, בחוק הדרכים (שילוט), או בחיקוק לפיהם, או שנקבעו בהחלטות של מוסד תכנון או יושב ראש מוסד תכנון מסוג שיקבע כולם או חלקם, וחלים בתקופת החירום, יוארכו בתקופת החירום בפרק זמן שיקבע (להלן, צו להארכת מועדים) ורשאי הוא לקבוע פרקי זמן שונים של הארכה לתקופות שונות או למועדים שונים. (2)כי תקופת החירום כולה או חלקה לא תבוא במניין בחישוב תקופות שנקבעו בחוק התכנון והבנייה, בחוק משק הגז הטבעי, בחוק הדרכים (שילוט), או בחיקוק לפיהם או שנקבעו בהחלטות של מוסד תכנון או יושב ראש מוסד תכנון מסוג שיקבע, כולן או חלקן (להלן, צו להשהיית תקופות). (ב)בצו לפי סעיף קטן (א), רשאי השר לקבוע כי ההוראות לעניין הארכת מועדים או השהיית תקופות שנקבעו בהחלטות יושב ראש מוסד תכנון או מוסד תכנון יחולו אלא אם כן החליט יושב ראש מוסד התכנון או מוסד תכנון, לפי העניין אחרת מטעמים שיירשמו בהחלטה, (ג)בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) ו-(ב), צו להארכת מועדים או השהיית תקופות הנוגע לתקופות או מועדים שנקבעו לפי חוק משק הגז הטבעי או שנקבעו על ידי רשות הרישוי למתקני גז טבעי או על ידי יושב ראש רשות הרישוי האמורה יותקן בהתייעצות עם שר האנרגיה. (ד)נקבע צו להארכת מועדים או השהיית תקופות לפי סעיף קטן (א) וקוצרה תקופת החירום כאמור בסעיף 2(ב)" ונוסיף לכך: גם אם קוצרה החלטת הממשלה "יחולו הוראות אלה: (1)מועדים או תקופות שהוארכו בצו הארכת מועדים יוארכו בתקופה של 10 ימים שתחילתה ביום תחילתו של הצו לקיצור תקופת החירום שניתן לפי סעיף 2(ב) השר רשאי לקבוע בצו באישור הוועדה תקופה ארוכה יותר. (2) בחישוב תקופות שהושהו בצו השהיית תקופות לפי סעיף קטן (א) לא תבוא במניין תקופה של 10 ימים שתחילתה ביום תחילתו של הצו לקיצור תקופת החירום שניתן לפי סעיף 2(ב); השר רשאי לקבוע בצו באישור הוועדה תקופה ארוכה יותר שלא תבוא במניין כאמור". לפני שאת מדברת, יש לי שאלה אחת לנציגי הממשלה. זאת שאלה שעלתה לי במהלך ההקראה. לגבי האפשרות של יושב-ראש מוסד תכנון או מוסד תכנון שתינתן בצו לגבור על הארכות או השהיות תקופות, מה הביקורת השיפוטית על ההחלטות האלה? זו עתירה, זה לא ערר. אין זכות ערר על ההחלטה הזאת, אם זאת השאלה, לפי החוק היום. תהיה עתירה מינהלית. קציבת מועדים של מוסדות תכנון שהם קוצבים בעצמם ומישהו - - - תסבירו לי בשפה פחות משפטית. השאלה שאני מעלה היא מה קורה אם שר הפנים למשל קבע שמאריכים מועדים ב-60 ימים, יש החלטה של מוסד תכנון שקוצבת זמן להגיש לו מסמך מסוים בתוך שלושה חודשים. עכשיו זה צריך להתארך בעוד חודשיים נוספים. מוסד התכנון אומר לא,

זה דחוף לי מאוד, אני רוצה שזה לא יהיה 60 ימים, אני רוצה שזה יהיה 10 ימים של הארכה. השאלה שאני שאלתי היא אם מישהו שנפגע מההחלטה הזו של מוסד התכנון - - אם הוא יכול לערער על זה? - - אם הוא יכול לערער על זה, ולאן? בגדול, בעולם התכנון, יש שתי אפשרויות של הליכים. אפשרות אחת זו הליך שהוא ערר שנידון בוועדות ערר כאלה או אחרות לפי חוק התכנון. ויש אפשרות של פנייה לבית משפט, שזה בית משפט לעניינים מינהליים, וזה נקרא עתירה מינהלית. השאלה שאני שאלתי היא מה במצב הזה, כשמוסד התכנון התגבר על ההארכות שהשר קבע, למי תהיה אפשרות לערער? התשובה שניתנה כאן היא לבית המשפט. לבית המשפט בעתירות המינהליות. כן, אני רק אסביר למה אנחנו חושבים שזה בסדר.

אם יש צורך.

רק נסביר מאיפה זה הגיע.

אנחנו לא מדברים פה על מועדים ותקופות שנקבעו בחוק או בתקנות, אלא על מועדים או תקופות שנקבעו בהחלטת מוסד תכנון או יו"ר מוסד תכנון.

יש מוסד תכנון שקבע לפי סמכותו הטבועה איזשהו מועד, ואז השר, בצו גורף, רוחבי, עד שמוסד התכנון יידרש לשאלה אם נכון להחיל את הצו הזה בנסיבות הפרטניות שלו, קובע איזושהי הארכה או הקפאה. כשמוסד התכנון נדרש ומבקש להתגבר על הצו ולקבוע שבנסיבות הפרטניות אין צורך בערכאה כזאת, כפי שנקבעה בצו, יש פה בחינה פרטנית שאומרת שלא היה צורך בצו כי השר לא בחן את הדברים באופן פרטני, וזה דומה לכל מצב שמוסד התכנון, או יו"ר מוסד התכנון קובע מועדים. אנחנו חוזרים

שכדבר שבשגרה, מוסדות התכנון או היו"ר קובעים מועדים, ואם מישהו מבקש לערור, לא מתאים לו המועד שנקבע,

לחכות לסוף ההליך או להגיש עתירה מינהלית. הוא יכול בסוף ההליך להגיש ערר על כל ההחלטה, על ההחלטה הסופית, ואולי לתקוף גם את זה, אבל אין לו זכות ערר על עצם ההחלטה בנוגע למועדים. לכן אנחנו חושבים שההסדר הזה הוא מאוזן. חנה מורן, את רצית להגיב על הדבר הספציפי הזה?

אני רציתי להגיד משהו בקשר לנושא של הפרסום עצמו. בגלל שבעת החירום הזו אנחנו מדברים על מוגבלות חופשית של תנועה במרחב הציבורי בכלל, אז כל הנושא של תליית מודעות במרחב הציבורי יכול להיות בעייתי, בעיקר לאותם אנשים שיש להם מחלות רקע וגיל מתקדם, וסגר כזה או אחר. לכן אנחנו חושבים שראוי היה לפרסם באופן יזום הוראה של ניוזלטר בצורה של מקומונים, או ישירות אפילו לאזרחים עצמם ולבעלי הנכסים והקרקעות באופן שהם לא יצטרכו להסתובב במרחב הציבורי כדי לגלות את הפרסום הזה או האחר שנוגע לתוכנית האמורה. זאת הערה חשובה, נאמר פה, ואני מסכימה אתה. מה אתם אומרים? אנחנו מציעים שזה יתפרסם גם באתר האינטרנט של מינהל התכנון. לא רק בצו ברשומות, אלא גם - - - מה? כל הצווים שנקבעו פה. לא, לא, לא, אני שאלתי שאלה אחרת. השאלה היא שאלה אחרת. אני אנסה להבהיר את מה שאני חושב

היא התייחסה כפי שידוע, לגבי תוכניות, יש חובת פרסום בשלט במקום. לזה היא התייחסה.

אנשים לא יכולים להסתובב ולא יכולים לראות את השלטים האלה. בדרך כלל זה מתחת לבית, השלטים האלה. זה במסגרת 100 המטר של ההליכה. לא תמיד. ממש לא תמיד. אי אפשר לסמוך על זה. ואם הם בדיוק חולים? בשביל זה אנחנו מציעים להאריך את המועד של הפרסום. בתקופה שהיה סגר ואנשים לא יכלו לצאת מהבית, בדיוק לשם כך התקנו את אותן תקנות שעת חירום שהקפיאו מועדים, כי אמרנו אכן הציבור לא מסתובב, ובין היתר, הוא לא יכול להיחשף לאותם שלטים, ולכן אם נגיע,

שוב למצב שתהיה מגבלה על הסתובבות ברחובות, שכרגע היא לא מגבלה שקיימת, אז החוק הזה יאפשר לעשות בצו גם הקפאה או הארכה של מועדים כאלה. אני גם אזכיר שבמקרים המתאים יש לנו חובת משלוח הודעות ספציפיות לדיירים לפי ההוראות של החוק במקרים המתאימים.

כמובן שאם אתה נמצא במעגל הזכאים לקבל הודעה פרטנית אליך, החובה הזו בעינה עומדת גם בעידן הקורונה, כמובן.

את יכולה להבהיר על איזה חוק את מדברת שצריך לשלוח לאנשים עצמם? על ההוראות של הפרסום בחוק התכנון והבנייה. כן, אבל את יודעת איך שזה מגיע, ואנחנו יודעים בפועל איך זה מתקיים. אני חושבת שאם אנחנו מדברים פה על מצב חירום שמגביל את התנועה החופשית של האדם, זו הזדמנות לעשות צדק גם בנושא הזה. אבל לא הבנו מה ההצעה.

ההצעה שלי היא לפרסם את זה בניוזלטר, או לשלוח הודעות ספציפיות לאנשים שרלוונטיים לאותו עניין. זאת אומרת, שהם דיירים סמוכים לאותו פרויקט, לבעלי הקרקעות, בעלי הנכסים. לשלוח להם בצורה יזומה את הפרסום על הדיון שיהיה, שהם יוכלו להגיש את ההתנגדות בזמן ולהתכונן כפי שנדרש. הנקודה שהעלתה גברת מורן היא נקודה חשובה. מצד שני, אני לא יכול כרגע לחשוב על איזשהו פתרון הולם כיוון שהשלט הוא לאו דווקא באזור שסמוך למקומות שיש בעלי קרקעות וכולי, והמתנגדים הפוטנציאליים עם לאו דווקא בעלי הקרקעות הסמוכים, אלא נגיד מטיילים שמגיעים לשטח פתוח שבו צץ לו השלט. אנחנו נצטרך לתת על זה את הדעת, זאת בהחלט שאלה שצריך לחשוב עליה.

אני רק מזכיר שברוב המקומות שיש חובת פרסום, אז ההודעה שצריך לפרסם בעיתונות ובשלט מתפרסמת גם באתר האינטרנט של אותה ועדה רלוונטית. אפשר לקבוע את זה למען הסר ספק. אני רק אזכיר שברוב המקרים בחוק, לפי זכרוני, כשיש חובת פרסום - - - שנייה, אני לא מצליחה לשמוע אותו. חברים, אני מבקשת לשמור על השקט. תודה. אני אזכיר שבמקומות שנקבעה בחוק חובת פרסום בעיתון ובשילוט, יש חובה לפרסם את ההודעה גם באתר האינטרנט של מוסד התכנון הרלוונטי. אני לא יודע אם זה בכל המקומות, אבל למען הסר ספק, אפשר בחוק הזה לקבוע. אני חושב שזה ייתן מענה, לפחות חלקי, שכל הודעה שיש חובה לפרסם אותה בעיתונות, תפורסם גם באתר האינטרנט של מוסד התכנון הרלוונטי. זה ייתן מענה, ולו חלקי. זה החוק הקיים. זה לא קיים תמיד בחוק הקיים, אבל זה ייתן מענה,

כי אני לא רואה הבדל גדול בין ההצעה שהוצעה פה לבין אתר האינטרנט של מוסד

אפשר להוסיף דבר מה? שרית דנה, מרכז שלטון מקומי. סוגיית איך מפרסמים תוכניות, הקלות וכך הלאה, היא סוגיה שמלווה את עולם התכנון מזה זמן רב. לא אגב האירוע הנוכחי צריך ואפשר לעשות שינוי בדבר הזה. אנחנו מבינים מה המשמעות של חובת הודעה אישית. צריך לזכור שחובת מסירת הודעה היא חובה שפגיעה בה היא פגם בהליכי האישור של התוכנית. זה לא עניין של מה בכך לקבוע חובת הודעה אישית, בטח לא על הדרך. זה מייצר הליך תכנוני שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים, וכללים שונים לגמרי ממה שאנחנו מכירים. אם יש חובת הודעה אישית, צריך לאתר את האנשים, מיהם האנשים שעלולים להיפגע? איך אנחנו מאתרים אותם? מהן הפעולות? זו החלטה דרמטית שלא עולה על הדעת - - - אנחנו לא משתמשים בחקיקה הזאת כחקיקה שמשנה את חוקי התכנון במדינת ישראל. צריך להבין את זה. אז אנחנו לא נעשה פה דברים שישנו את הליכי התכנון.

זה כל מה שרציתי להגיד. מצד שני, הנושא של השלט אכן מעורר סימני שאלה.

אם אתם מצליחים למצוא איזשהו פתרון ספציפי לסוגיה הזאת בעת הזאת, אז אני מבקשת למצוא אותה. בדיון הבא אנחנו נתייחס לזה. אני רוצה לעצור ולשאול שאלה עקרונית, שפתאום, אני חייבת להודות, מטרידה אותי. החוק הזה מתייחס לחוק משק הגז הטבעי. הייתי שמחה לשמוע מאסף כהן מרשות הגז הטבעי למה אנחנו לא התייחסנו לחוקים אחרים שקשורים לתכנון, ודווקא לחוק משק הגז הטבעי כן? מה דחוף? צוהריים טובים, שמי אסף כהן, מנהל אגף תכנון סטטוטורי ברשות הגז הטבעי. ראשית, ההליך התכנוני לחלק מתשתיות הגז הטבעי נקבע בחוק משק הגז הטבעי, בשונה מרוב ההליכים שנקבעו בחוק התכנון והבנייה, ולכן ישנה התייחסות ספציפית בחוק. דווקא בתקופה הזו, בהתאם למדיניות הממשלה להאצת עבודות פיתוח תשתיות לאומיות, אנחנו פועלים להאצת פריסת רשתות חלוקת הגז הטבעי בחיבור צרכני הגז הטבעי ברחבי המדינה. ההחרגה נדרשת במקרה הזה מהסיבה הפשוטה שבין היתר, אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם חלק מחברות תשתית הדרכים במטרה ליצור אפשרות שיולכו תשתיות חלוקת גז טבעי באותה מסגרת של עבודות פיתוח התשתיות הדרכים או שדרוג תשתיות הדרכים. ולכן אנחנו סבורים שמכיוון ששיתוף הפעולה הזה מחייב עמידה בלוחות זמנים מחייבים של עבודות פיתוח ושדרוג הדרכים, אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו במצב ששיתוף הפעולה הכול כך מבורך הזה יתעכב או לא יתאפשר בשל לוחות הזמנים לקידום ואישור תוכניות חלוקת הגז הטבעי בהתאם לחוק משק הגז. דלית זילבר, למה נושא הגז צריך לקבל רשות להיכנס אוטוסטרדה, ודברים אחרים לא? אני חושבת שזה לא אוטוסטרדה, זה פשוט יאפשר לנו להמשיך לקדם בעיקר את הנושא של ההיתרים לחלוקה לבתים ולאזורים של החלוקה. אבל לא מדובר פה רק בחלוקה לבתים, או דברים כאלה. אני אשמח להבין, אולי אסף, אם אתה יכול להגיד לנו, על איזה תשתיות גז טבעי מדובר? האם למשל גם צינור הגז לאילת מתוכנן בתוך הסיפור הזה? אנחנו מדברים על חוק משק הגז הטבעי, סעיף 25. לפי הסעיף הזה, רשות הרישוי המחוזית למתקני גז טבעי תהיה הגוף שמאשר תוכניות עבודה למשק חלוקת

משק חלוקת הגז הטבעי בלחץ נמוך, שמטרתה בסופו של דבר לחבר צרכנים בלחץ נמוך. קרי, מפעלים, בתי חולים, בתי אבות, דיור מוגן, בסופו של דבר, גם שכונות מגורים שמקודמות בתקופה הזאת, ואנחנו היינו מעוניינים לחבר אותם לתשתית הגז. אני שואלת אם את מתייחסת לגבי החובה של התייעצות עם שר האנרגיה, או אם צריך לסייג את זה - - - לא, אלא בכלל, אני שואלת למה דווקא סוגיית החוק של הגז הטבעי פה נכנסת? יש הרבה חוקים ספציפיים נוספים. אתה רוצה לתת דוגמאות לחוקים אחרים שלא נכנסים פה? מרבית התשתיות האחרות מקבלות מענה בחוק התכנון והבנייה ממילא. פה הייחוד הוא שהליכי התכנון של התשתית הזאת מוסדרים בחקיקה אחרת, לכן היא - - - משק הגז הטבעי,

אבל מרבית התשתיות הגדולות שאני יכולה לחשוב עליהן, גם התכנון שלהן וגם הרישוי שלהן נעשה לפי הוראות חוק התכנון והבנייה. אתה מסכים עם זה? מה חסר לדעתך? לא אמרתי שחסר. ההחרגה של זה, פתאום ההתייחסות הספציפית לזה קצת מעוררת שאלה. יש הרבה הסדרי תכנון שקיימים בחקיקה שלא מטופלים כאן. סליחה, אפשר להצטרף? שמי עורך דין צחי בר ציון ממשרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי. עוד שנייה אני אסדר את זה. חוק משק הגז הטבעי במפורש החריג את כל נושא התכנון מהעולם התכנוני של חוק התכנון והבנייה, וקבע אותו בחוק משק הגז הטבעי, שזה דבר מיוחד בפני עצמו, מתוך ההבנה של הדחיפות והייחודיות של חוק משק הגז הטבעי. ולכן יש הסדרים, ועדות מיוחדות, לוחות זמנים מיוחדים, מתוך הבנה שזה מאוד דחוף ומאוד מיוחד.

בתוך החיבור הזה מאוד מאוד חשוב - - - מה כל כך דחוף וכל כך מיוחד?

בגלל הייחודיות של חוק משק הגז הטבעי, של הצנרות, של איך אתה מחבר אותה, של איך עושים את החיבור של התשתיות וכדומה. זאת ההבנה, זאת התפיסה של חוק משק הגז הטבעי, אנחנו לא נשנה את זה עכשיו. יתרה מזאת, בעבר אפילו הייתה אמירה בחוק משק הגז הטבעי,

כי פשוט לא עמדו בזה, שאפילו אמרה שזה משהו מיוחד שאני לא מכיר אותו בחקיקות אחרות, שתוכנית עבודה שלא אושרה בתוך 90 ימים, רואים אותה כמאושרת בנושא של משק הגז הטבעי. עד כדי כך הייתה הבנה של הדחיפות. עם הזמן שינינו את זה כי זה לא היה סביר שנאשר תוכניות בלי שמישהו עבר עליהן. אבל עדיין, כל התפיסה של חוק משק הגז הטבעי, זה שזור לכל אורך החקיקה, שזה נושא מיוחד, זה נושא שצריך לתת לו איגום, ובגלל הבעיות שיש עם החיבור של המפעלים, הדברים האלה לוקחים יותר מדי זמן, ואנחנו לא רוצים שבגלל הקורונה זה יידחה שלא לצורך. כמובן שצריך להתחשב בעולם הקורונה, אנחנו עושים את הדברים האלה, אבל דווקא מה שמנסים לעשות בהרבה מקומות, בתשתיות, זה דווקא לקדם את התשתיות בזמן הקורונה כדי למנוע ולצמצם את הפגיעה באזרחים, שדווקא בתקופה הזאת פחות מסתובבים. אז יש פה איזה איזון שצריך לעשות אותו, אבל צריך לדעת שזו חקיקה שלא הומצאה עכשיו, אלא היא בבסיס חוק משק הגז הטבעי. זה גם מאפשר את ההשהיה של המועדים. זאת אומרת, ברגע שזה לא חל שם, אז גם הסעיף שמשהה את המועדים לגבי הגז לא יחול. מה מוסד התכנון שדן בחוק הגז הטבעי? זה מוסד תכנון ייחודי?

מה ההרכב שלו? בחוק התכנון והבנייה, בסימן ו(2) יש פרק שלם שמדבר על מתקני גז טבעי. מוסד התכנון הוקם בחוק התכנון והבנייה, ההרכב שלו - - - באיזה סעיף?

אם תרצו, אני אקריא את ההרכב. כן, מה ההרכב? הוא הרכב גדול, רחב? "יינתן בידי רשות הרישוי למיתקני גז טבעי שתורכב מיושב ראש הועדה המחוזית והוא יהיה היושב ראש, מתכנן המחוז ומהנדס הועדה המקומית שבתחומה נמצא מיתקן הגז". זה הרכב של שלושה אנשים. מוסד התכנון הזה הוקם בחוק התכנון והבנייה, אבל המועדים שנקבעו לגביו נקבעו בחוק משק הגז הטבעי. לכן אנחנו ראינו לנכון לכלול גם מועדים שנקבעו בחוק משק הגז הטבעי. זו הסיבה - - - משק הגז הטבעי הוא לא חלק - - - רגע, צריך להסביר. התוכניות הן לפי חוק התכנון והבנייה, הביצוע הוא לפי חוק הגז.

למיטב הבנתי, זה הנושא של הביצוע שאנחנו מדברים עליו, כולל האפשרות להקפיא מועדים. איפה אני רואה את זה שזה הביצוע ולא התכנון? התוכניות של הגז מאושרות לפי חוק התכנון והבנייה, הן לא בחוק נפרד, זה הביצוע שבחוק הגז - - - לא,

אפשר להתייחס?

יש תוכניות שונות, אבל מה - - - התוכניות שאני חושבת שיושבת-ראש הוועדה מתייחסת אליהן הן תוכניות - - - המועדים שאנחנו מפנים אליהם הם מועדים של רשות רישוי גז טבעי,

ההרכב נקבע בחוק, המועדים נקבעו בחוק משק הגז. הסעיף שאנחנו מדברים עליו הם המועדים שרלוונטיים לרשות רישוי גז טבעי. אחרי שיש תוכנית שהיא לפי חוק התכנון. את זה צריך להבהיר.

של רשות הרישוי למתקני גז טבעי לא תידרש התייעצות עם שר האנרגיה, כי אין שום הצדקה לתת מעמד עודף בעניין הזה. אתם רוצים להגיב לזה?

מה שאנחנו מתנגדים, עניין קיום הישיבות בהיוועדות חזותית. אני חושב שגם פה בוועדה דנו בעניין הוועדות החזותיות גם לגבי אסירים ועצורים ובתי משפט.

ועכשיו אנחנו צריכים בדיעבד לטפל אחרי - - - בהליכים משפטיים? כן, משפטים. זה קרה בתקופת הקורונה, או שזה קרה עוד לפני? כנראה בסמוך. יש פה בעיה. לפי דעתי, בעיית הפרסום היא כוללת, ולא

גם היועצת המשפטית, כשאני הופעתי - - - כן,

חבר הכנסת סעדי

אני הופעתי מול עורכת דין עציון לפני 20 שנה בבית דין לעבודה. אין כמו הופעה פיזית ישירה בלתי אמצעית, שאפשר לשכנע. אני רוצה להגיב על הדברים

לא, גם על הקטנות. צריך להבין שחלק מהעבודה בוועדות המחוזיות זה לתת שירות לאיש הקטן.

של הכשרה של בנייה וכדומה. זה יעצור גם את התוכניות האלה.

יותר מחצי מהן זו חברה ערבית שמנסה לעשות תכנון מפורט, כדי שאפשר יהיה לעשות בנייה חוקית, שאפשר להוציא לה היתרי

אני מבקש לתת לו את ההזדמנות, אלא אם במקרים חריגים חושבים שזה יסכל. למי אתה רוצה לתת את שיקול הדעת הזה? לוועדה עצמה.

היא הודיעה לבית המשפט, בית המשפט נאלץ לדחות את גזר הדין. זה לא אותו הדבר. אם מישהו בבידוד והוא לא יכול להופיע, והוא אומר אני מבקש - - - הוא יכול להופיע, כמו שרם בן ברק הופיע פה. הוא נמצא

סיימנו את הנושא של הארכות ודחיית מועדים, אנחנו עוברים לנושא השני,

סעיף קטן (ה) ב-4?

עוד לא קראנו את 5. סליחה,

יש פה הערה קטנה יחסית. אני חושב שיש פה חילוקי דעות.

אנחנו נקרא את סעיף 5, שהוא סעיף שמתייחס לכל סוגי הדיונים,

שלגביהם יש הסדרים ספציפיים בסעיפים 6 ו-7. ההסדר הכללי בכל דיוני מוסדות התכנון מופיע בסעיף 5. "קיום ישיבות מוסד תכנון בהיוועדות חזותית 5.(א)ביקש מוסד תכנון לקיים

יוכל להשתתף בישיבה באמצעות שיחה טלפונית כך שיוכל לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתו או לטעון את

(4)ישיבת מוסד תכנון כאמור בסעיף

והסכימו לכך כל מי שהזמנתם נדרשת לישיבה, ניתן לקיים את הישיבה בדרך האמורה ויחולו על קיום הישיבה הוראות סעיף קטן (א),

הסכמה כאמור בסעיף קטן זה יכול להיות

זכות ההשתתפות של חברי מוסד התכנון, ומתן רשות דיבור בידי יושב-ראש מוסד התכנון בשינויים המחויבים". למה כתוב שהממשלה מבקשת למחוק את הסעיף הקטן הזה?

ההצעה כפי שהיא מנוסחת כרגע מבחינה בין חברי מוסד התכנון ונציגים בעלי דעה מייעצת, שלגביהם החובה על מוסד התכנון לספק להם את האמצעים, לאפשר להם להשתתף

שאלת אותי קודם מה עמדתו של השלטון המקומי על הסעיף הזה, ועכשיו כשאני מבינה על מה הוויכוח, אני יכולה להתייחס? בבקשה,

אם יש משהו שקריטי לזה שמוסדות תכנון

אם עכשיו מי שמבקש לתקוע את הפרויקט גם יוכל להתחיל לטעון שיש נוהג,

האם הוא קיים? ועל סמך הדבר הזה שוב, פרוצדורה בתכנון ובנייה היא

אנחנו מבינים מה המשמעות להתחיל להתווכח אם

שהיא אומרת למתנגד: בבקשה תסיים בתוך חמש דקות, האם זה נוהג שחייב לחול או

הפרקטיקה לייצר מעמד חקוק

לכן אפשר להשאיר את (ה). משרדכם לא חשב כך בנושא החוק בהיוועדות חזותית ברשויות המקומיות. הוא לא חשב שהוא מיותר. זה סעיף שאין לנו שום בעיה מהותית אתו,

לגבי נהלים שלא נקבעו בחוק, אנחנו מציעים שזה ייכנס לסעיף קטן (ד), שמנהל מינהל התכנון יפרסם

אז מאוד סביר שבאיזשהו שלב יגיד היו"ר אני לא יכול יותר. מה תהיה ההנחיה? ההנחיה תהיה להשתמש ב"זום" כמה שיותר דומה לדיון רגיל, באופן שיאפשר לעשות את הדיון כמה שיותר דומה לדיון שהיית עושה אם האנשים היו

ההבדל הוא שישיבת מועצת עיר מתקיימת אחת לחודש. ישיבות תכנון הרבה יותר תכופות.

שבו שם 50 איש במרחק אחד מהשני. ישיבות תכנון אתה לא תוכל לקיים ככה.

ישיבה בהיוועדות חזותית,

עשויה לקבל פרשנויות שונות במוסדות תכנון שונים. זה משהו שאנחנו לא כל כך רוצים

במידה

כפופה ליועץ המשפטי לממשלה, קרי, לייעוץ המשפטי של מינהל התכנון. זה הגורם שתמיד מחליט בכל

אם אתם רואים את זה ככה, זה מאוד יקל על זה שתהיה גם אחידות. אין לנו בעיה עם זה. אוקיי, אז כאן תהיה אחידות במובן של הפרשנות. זה גם היתרון של סעיף קטן (ד). אתה רוצה שיוציאו הנחיות מסודרות? הם יוציאו בהנחיות אם יהיה ויכוח אם אפשר לעשות "זום" או אי אפשר לעשות "זום", אז הם יוכלו להבהיר מתי כן ומתי לא. זה גם היתרון בסעיף קטן (ד) שהוצע כאן בייעוץ המשפטי של הוועדה, שמאפשר לנו לתת הנחיות גם לרמת הוועדות המקומיות,

שהיה לנו מורכב יותר קודם. בסוף אני לא אכריח עובדים לבוא לדיון. לא, את לא תכריחי עובדים לסכן את בריאותם.

אני רוצה לחדד עניין שנזכר קודם, והוא נושא ההבחנה בין חברי מוסד התכנון והאנשים בוועדה המייעצת לבין המשתתפים האחרים. זאת החלטה שהוועדה צריכה לקבל כאן. יש לנו הערה לסעיף שכבר עברנו, אז צריך לחזור. אפשר לחזור מתי שרוצים. אני רק אשלים. זאת החלטה שהוועדה צריכה לקבל כי פה יש החלטת מדיניות משמעותית. לגבי החברים והאנשים בוועדה המייעצת, כמו שאמרנו, נאמר שעל מוסד התכנון מוטלת החובה לאפשר להם להשתתף באמצעות היוועדות חזותית, זאת אומרת שהוא גם צריך להמציא להם את האמצעים הטכנולוגיים, אם אין להם.

יראו למוסד התכנון שאין להם אמצעים טכנולוגיים. סליחה, תומר, באיזה סעיף? סעיף 5(א)(1), (2) ו-(3). לעומת זאת, לגבי משתתפים אחרים, אם הם למשל יזם התוכנית, שהזמנתו נדרשת לישיבה, או נציג הרשות המקומית שאיננה חברה בוועדה והזמנתה נדרשת לישיבה, הנטל ליצור את ההיוועדות החזותית, להמציא את האמצעים הטכנולוגיים ולעשות את כל הפעולות מוטל על אותו משתתף. אם הוא מסרב או שאין לו אפשרות, אז הוא יכול להשתתף באמצעות הטלפון. לעומת זאת, לחבר מוסד תכנון שנתנו לו את האפשרות להשתתף,

מוסד התכנון העמיד לרשותו את כל האמצעים הדרושים, והוא החליט שהוא לא רוצה, מבחינת ההצעה כפי שהיא כרגע, הוא נעדר מן הישיבה. אין לו אפשרות להגיד אני רוצה להשמיע את עמדתי בטלפון.

כמובן, אם יושב-ראש מוסד התכנון ירצה להתקשר אליו - - - אז אתה רוצה להוסיף כמו את הסעיף של הטלפון?

אני מבהיר את המצב כפי שהוא, אתם צריכים להחליט אם זה מקובל עליכם. כמובן שאם מוסד התכנון רוצה לשמוע את עמדתו של אותו אדם והוא מתקשר אליו, זה כמו שגם היום אפשר להתקשר למי שלא משתתף בישיבה ולשאול את עמדתו ולשמוע אותו. אבל אין לו זכות כזאת לפי החוק. זה המצב. אנחנו סברנו שלחבר מוסד תכנון יש לא רק זכויות, יש לו גם חובות, והוא צריך לעשות את המאמץ הראוי והסביר שהוא לא לא מתקבל על הדעת להגיע לאמצעים האלה, ולהיות בדיון לפחות ב"זום".

אנחנו לא רוצים שהדיונים יהיו בטלפון.

כהן מרשות הגז. אסף, רצית להתייחס? תודה רבה על ההזדמנות החוזרת, בעניין סעיף 4(ג) לעניין התייעצות עם שר האנרגיה. אני חוזר ומדגיש שאנחנו מדברים על תשתית חלוקת הגז הטבעי בלחץ הנמוך, אין הכוונה לתשתית האספקה או ההולכה. לשאלתך, יושבת-ראש הוועדה, כמובן שתוואי גז טבעי לאילת מדובר בצינור הולכה שמחויב בלוחות הזמנים לפי חוק התכנון והבנייה. אנחנו מדברים על תשתית החלוקה שהיא כדין תשתית פנים עירונית, בדומה לתשתית ביוב, תשתית מים,

שבדרך כלל מקודמות בהיתרי בנייה ברשות רישוי מקומית. הכוונה היא לקחת את הגז הטבעי בלחץ הנמוך ולחבר את הצרכנים בקצה. לכן אנחנו חוששים מהשינוי שנקבע בוועדה, כי אנחנו מפספסים פה הזדמנויות. הכוונה בתשתיות האלה אנחנו מתכננים את התשתיות האלה תוך שמירה על עיקרון הצמדת תשתיות. יש לנו מספר פרויקטים שאנחנו מקדמים כרגע בשיתוף פעולה עם חברות תשתית הדרכים.

אנחנו בקשר עם חברת נתיבי איילון, שבמסגרת העבודות שהם יוצאים בקרוב לביצוע, נוכל להניח צנרת חלוקת גז טבעי, כמובן בתת הקרקע, ולשלב את העבודות האלה. במקום לדחות את הפרויקט ולפתוח שוב את הדרכים, אנחנו רוצים להשתלב בעבודות האלה. לכן סוגית לוחות הזמנים בתקופה הזאת היא קריטית לנו. אבל אנחנו לא דוחים. אין פה שום דחייה. זה פשוט עניין של לתת את הכוח לשר האנרגיה. הייתה פה התייחסות ספציפית לשר האנרגיה, שאותה אנחנו שינינו. זה לא שאתם לא תוכלו לקדם את הדברים האלו. ההסדר המהותי לא השתנה. בדיוק, המהות לא השתנתה. אנחנו נוכל לקדם את הדברים האלה, אבל ברגע שמורידים את הצורך בהתייעצות, כפי שהוחלט, בכל מה שקשור להחלטת רשות הרישוי המחוזית, שהיא לא תמיד מעורבת בקשר שלנו מול חברות תשתיות הדרכים, אנחנו חוששים ממצב שלדוגמה, אם היא מחליטה לקדם את התוכנית בכפוף לתיאום שיתקיים בעוד 45 ימים, עלול להיווצר מצב שאנחנו מפספסים הזדמנות לעבוד בשיתוף פעולה עם חברות תשתית הדרכים. לכן אנחנו כן היינו רוצים שתהיה האפשרות להגיד את האמירה הזו בהתייעצות עם שר האנרגיה.

בעניין הזה אין שום הבדל בין רשות הרישוי הזו לרשויות רישוי אחרות שהן מכוח החוק. כולן פועלות מכוח חוק התכנון והבנייה, ויוסדרו לפי ההסדרים שחלים בחוק התכנון והבנייה. אנחנו מתקדמים. אנחנו בסעיף 6, שמיעת התנגדויות. האמת שאנחנו צריכים לסיים. לכן אני מציע שאת 6 ו-7 נדחה. על

ו-7 אנחנו נדון בדיון הבא. אנחנו נשתדל לקיים את זה ככל האפשר מוקדם. כמה שיותר מהר, כי זו מצוקה גדולה.

אני אקח את זה בחשבון, ואנחנו נחפש מועד מוקדם ככל האפשר. אני מודה לכל מי שהגיע לכאן.

הישיבה

בשעה 13:05.